התש"ף-2020. אנחנו למעשה מתמקדים היום בדיון בנושא חדרי הכושר ובכלל כל הענף הזה של פעילות הספורט ונושא הגבלת האטרקציות של סוף השבוע. לפני שנפתח את הדיון, אתם רוצים עכשיו להצביע על הסיפור של המסעדות? אני אסביר. נשאר לנו משהו פורמלי. כשהצבענו על נושא המסעדות אמרנו שאנחנו מאשרים גם את האישור שהיה להם לעבוד עד יום שלישי 21.7 בחמש בבוקר. אמרנו את זה כנושא, אבל לא הקראנו את הצו פורמלית, לכן ליתר ביטחון ועל מנת למנוע - - - הצבעה טכנית לחלוטין. אני רק מבקשת בפעם הבאה לאחד את הדיונים, מרגע טיפלנו בנושא המסעדות, הצבענו על הפתיחה שלהם, היה צריך גם לסגור את הסוגיה הזו.

ההגבלה שהייתה עד שלישי בחמש בבוקר, אבל מאחר שהצו לא הוקרא באיזה שלב לפרוטוקול אני מקריאה אותו, שלא יהיה ספק. זה צו שכבר פג תוקפו ביום שלישי בחמש בבוקר, אבל כדי לתת תוקף למה היה.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 תיקון התש"ף-2020.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 התש"ף-2020, מצווה הממשלה לאמור: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 התש"ף-2020 בסעיף 2 בסעיף קטן (א) במקום "למעט סעיף קטן (ב)" יבוא "למעט כמפורט בסעיפים קטנים (ב) ו (ג)"; אחרי סעיף קטן (ב) יבוא "תחילתה של תקנה 5(ב)(1)(א) ותקנה 6(6) המובאות בתוספת לחוק בתיקונן בסעיף 1(3)(ב)(1)(ב) ובסעיף 1(4)(ב) לצו זה בהתאמה ביום כ"ט בתמוז התש"ף-21 ביולי 2020 בשעה 5:00". זה כאמור הצו שבזמנו קבע שהאיסור על המסעדות יתחיל רק ביום שלישי האחרון בחמש. אז פורמלית אנחנו מצביעים עליו אחרי שהקראתי. אז אנחנו מאשרים גם את זה. מי מצביע בעד? חמישה. מי נגד?

אין נמנעים.

אישרנו את זה ועכשיו בואו נתקדם לדיון, תודה רבה. אנחנו נתחיל עם רשימת בקשות הדיבור, אני רק אומר שאנחנו לא נאריך את הדיון כי כבר דיברנו בדברים, אבל אנחנו כן נשמע נציגות מגוונת כדי שאנחנו באמת נוכל להתרשם באיזה מציאות אנחנו נמצאים. יש גם את ההתייחסות שאני אבקש לסקר שפורסם אתמול בלילה, אותו סקר של 70,000 בדיקות, לתוצאות שלו, למשמעויות שלו, גם לכך יש משמעות מבחינת ההחלטות שאנחנו נקבל כאן. נתחיל עם רשימת הדוברים. נאוה קסלר, בבקשה. מי שדיבר בפעמים הקודמות לא צריך לחזור על הדברים אלא רק אם יש משהו להוסיף. תגבילי גם בזמן. אנחנו ניתן שלוש דקות לכל אחד, כמו בכנסת. שלום לכולם ותודה רבה על זכות הדיבור והרשות לייצג את המוזיאונים בישראל. אני רוצה לפתוח בציטוט מתוך מכתב שכתבו ב-19.7 הסתדרות הרופאים בישראל ואיגוד רופאי בריאות הציבור, הם כתבו את המכתב ליו"ר הוועדה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, ואני מצטטת: 'הגבלת הפעילות בסופי שבוע פוגעת קשות בציבור הישראלי, עבור רבים זהו הזמן היחיד לפעילות ספורט ופנאי חיונית כדוגמת רחצה בבריכה, ביקור בגן חיות או במוזיאון. דווקא בתקופה קשה זו פעילות זו חיונית מתמיד'. סוף ציטוט. המוזיאונים תורמים ללא ספק לבריאות הנפש, הם פזורים בכל הארץ והם נותנים מענה לקהילות רחבות בכל המקומות, מצפון ועד דרום, והפעילות הזו היא לא מסוכנת בכלל. למעשה כל הזמן שהמוזיאונים פתוחים, שזה כחודש ומחצה, לא היה מקרה הדבקה אחד במוזיאון. איגוד המוזיאונים כאיגוד שפועל מול כל העולם אנחנו יודעים טוב מאוד מה קורה בעולם, מי הם הגופים המורשים לפתוח, ואנחנו יודעים שבכל העולם המוזיאונים הם הראשונים שפתחו והם פתוחים תחת ההנחיות ואין מקרי הדבקה, לא רק בארץ, גם בעולם. אני חושבת שצריך לתת לציבור את האפשרות לנשמה, לנשימה, במיוחד עכשיו בחופשת הקיץ, אנשים נמצאים בחופש ומאוד מאוד זקוקים לזה. אני אשמח מאוד אם ייתנו את רשות הדיבור לאלון ספן, מנכ"ל מוזיאון הטבע כדי שיתאר איך פועלים עכשיו בתקופת הקורונה, לקבל את הפרטים בדיוק איך הם מתנהלים מבחינה בריאותית. אוקיי, זה יהיה במסגרת שלוש הדקות שהוקצו לכם,

אולי עוד שתי מילים אני רוצה להגיד על מצב המוזיאונים בישראל כיום, למה זה מאוד מאוד חשוב לפתוח אותם. הרבה מוזיאונים בישראל, למרות שניתנה האפשרות לפתוח לא הצליחו לפתוח את השערים שלהם מחשש לקריסה. אנחנו חוששים מאוד שתהיה קריסה של מוזיאונים והם לא יצליחו לעמוד ולא יצליחו לעבור את המשבר הזה. יש מיעוט מבקרים יחסית ואין תרומות, התורמים הפנו את התרומות שלהם לנושאים אחרים. סקר של אונסק"ו שנעשה בעולם אומר ש-13% מהמוזיאונים בעולם בוודאות לא ישרדו את משבר הקורונה. אנחנו צריכים, מתוך הכרה בתרומה הגדולה של המוזיאונים לחברה בישראל לשמור עליהם ולא להוסיף מכות נוספות. מכת הקורונה לבדה מאוד מאיימת על הקיום שלהם, עובדים רבים נמצאים בחל"ת, מוזיאוני המדע בישראל, בניגוד לכל העולם, לא הורשו להיפתח עדיין ואני מאוד מקווה שזה יתוקן. מדינת ישראל צריכה לשמור על העובדים האלה וצריכה לשמור על המקומות האלה, זה חלק מהחוסן שלנו, מהחוסן התרבותי והחברתי שלנו. אז אני מאוד מקווה שהוועדה תהיה קשובה ותעמוד על התנאים הבריאותיים וגם על התנאים הערכיים של המוזיאונים בישראל. אני אבקש שאלון ספן יציג את הצד הבריאותי. תודה, נאוה. אלון, ממש בשתי דקות. בוקר טוב. המוזיאונים פועלים על פי התו הסגול ומתנהלים באחריות ובמשמעת. נעשית במוזיאונים בקרה מיוחדת על מספר האנשים הנמצאים בכל רגע נתון במוזיאון בהתאם לגודל שלו ובהתאמה להוראות התו הסגול. הזמנת הכרטיסים מתאפשרת אך ורק בהזמנה מראש ברשת ובמשבצות זמן. בעת ההזמנה חותם המבקר על הצהרת בריאות וכל פרטיו האישיים נמצאים במוזיאון. עקב כך יש באפשרותנו לאתר במהירות וביעילות את כל פרטי הנוכחים בכל עת נתונה במוזיאון וזאת במידה שאנחנו נידרש לכך. מעבר לכך, בכניסה למוזיאון נמדד חומם של כל המבקרים, כולל ילדים, ונמנעת כניסתם של מבקרים עם חום למוזיאון. יש הקפדה על חבישת מסכות בעת השהות בחללי המוזיאון ועובדי המוזיאון מפקחים בנאמנות על ביצוע הוראה זו במלואה. אמצעי חיטוי לידיים מפוזרים, כמו כן יש שילוט מפורט ובולט של התו הסגול וכמו כן, בנוסף, יש צוותי ניקיון מתוגברים. אני רוצה להזכיר לחברי הוועדה המכובדים שמוזיאונים הם מוסדות ציבוריים ללא מטרות רווח וטובת הציבור וטובת העובדים היא זו שעומדת בראש סדר העדיפויות שלנו. הזכירה גם נאוה, אבל אני מזכיר גם פעם נוספת, בהזדמנות זו אני רוצה להזכיר את העובדה שבכל אירופה נפתחו מוזיאוני המדע ומוזיאוני ילדים יחד עם כל המוזיאונים. קיבלנו אישורים של כל אנשי המקצוע במשרד הבריאות כולל פרופ' גרוטו והמנכ"ל החדש, פרופ' חזי לוי, ולמרות זאת לא התקבל עדיין האישור לפתיחת מוזיאוני המדע למרות שאין פה סיכון בריאותי. אז אני מקווה שבאמת, כמו שנאוה אמרה, חברי הוועדה יתחשבו בכל העובדות האלו ויקלו על חיי המוזיאונים אשר סגירתם ביום שבת מאיימת על המשך התפעול שלהם ועל עתידם ועל עתיד העובדים, שרק לפני תקופה קצרה חזרו מחל"ת. תודה רבה. תודה רבה לך, אלון. אנחנו נשמע את הנציגים של חדרי הכושר, גם את ירון סלע וגם את קרן, אבל ממש בקצרה, כי אנחנו כבר מכירים את העמדות והתפיסות,

משהו לחדד. נתחיל איתך, ירון, בבקשה. ירון לא איתנו, אז קרן, בבקשה.

אני מבינה שיש קצת התלבטות לגבי אופן ההצבעה ואני חייבת להגיד, הענף הזה הפסיד כבר כמויות אדירות של כסף, כל מדיניות ההפחדה שמתרחשת בימים אלה ספציפית על הענף וגם קיום הוועדות האלה, שאנחנו בעדן כמובן, אבל אנשים כבר מדירים את רגליהם. ייקח חודשים ארוכים אם לא שנים לשקם את הענף, גם חברות גדולות שיש להם כסף ובעיקר השובל הארוך של האנשים העצמאיים שפתחו עסק במו ידיהם וכבר מאבדים אותו כל רגע. אנחנו מבקשים על גבול המתחננים תפתחו אותנו היום, בעוד שעה, נתחיל להזרים אוויר בתוך המערכת הזאת. גם אם זה יהיה לשעתיים?

כי אנחנו נגיע לשיח מול משרד הבריאות, בהנחה שנגיע אליו באופן שאנחנו פתוחים. הכנו נייר, העברנו אותו כבר, נייר שנותן תו יותר קפדני. אנחנו מוכנים על דעת עצמנו כבר לעבוד על פי התו הזה, להקטין את היחסים כדי לנסות ולהרגיע קצת את משרד הבריאות ואת החרדות.

זה לא פוגע בקטנים, חבר'ה. זה לא פוגע בקטנים באמת. אני מצטערת שאני נתפסת כ אני לא טייקון, אני מייצגת את כולם - - - לא,

אבל אנחנו צריכים לקחת בחשבון את כולם.

אנחנו שומעים, אני אומר אחר כך את כל מכלול השיקולים ואם תרצו אחר כך תתייחסו.

הסגירה של הענף היא סגירה נטולת הסברים. יפעת, אני קטנה ואני מוכנה לעבוד לפי המתווה הזה. אני מייצגת את הקטנים, אני קטנה ואני מוכנה לעבוד לפי המתווה הזה. אוקיי. קיבלנו תשובה. כן, אנשים מדברים מהכאב שלהם. אנחנו חייבים אוויר, אין לנו אוויר. אני יודעת, אנחנו נחכה לפיצוי ואנחנו מקווים מאוד שגם נקבל פיצוי ואם יש מי שלא רוצה לפתוח, הרי לא יהיה פיצוי ענפי, יהיה פיצוי לפי ירידה בהכנסה ולכן מי שאומר שהוא לא יכול לפתוח יקבל פיצוי. אתמול היו בהפגנה אנשים שכבר הודיעו לי שהם סוגרים את הסטודיו, אין להם אוויר יותר. דברו עם לקוחות, לקוחות מתחננים. זה לא רק אנחנו, אנשים בני 70, 75,

שאם משאירים אותם בבית הם ימותו מדיכאון, הם לא ימותו רק מחוסר פעילות גופנית.

זה עוול גדול מה שעושים לתעשייה שלי וזה כואב לי בלב, זה ממש כואב בלב וזה פשוט לא בסדר. זהו, אני מבקשת היום לפתוח, היום. תודה רבה, קרן. אני מוכרחה לומר שזה כואב גם לנו, לא בכדי אנחנו משקיעים כל כך הרבה שעות ומאמצים. רציתי לשמור את זה לסוף ההתייחסויות, אבל אני רוצה להגיד לכם שביומיים האחרונים אני באופן אינטנסיבי ביותר, לא שזה לא היה לפני כן, אבל הפעם זה גם נכנס לשעות לא שעות בניסיון כן להגיע לאיזה שהוא מתווה לגבי חדרי הכושר. וסטודיו. אני שמה את הכול ביחד. ענף הכושר. ענף הכושר, פעילויות הספורט, you name it. אני לא סתם שאלתי אם זה לשעתיים כי גם אנחנו צריכים להתחשב בסופו של דבר באנשים האלה, הפינג פונג הזה של פותחים אותם, סוגרים אותם, הוא לא עושה להם טוב. אני אומרת לכם אישית, אני לא יכולה לקחת ענף שלם כבן ערובה שאני אפתח אותו כי זה אולי מה שנכון לעשות ואחרי שעתיים יסגרו אותו ולא תהיה שום דרך להפוך את זה ואנחנו משגעים את האנשים. אז חשוב לי שגם הדבר הזה יהיה כאן על השולחן. אני עוד לא יודעת מה תהיה ההחלטה, אני הבטחתי שאנחנו בסוף, אחרי שנשמע את הכול, נצא החוצה ונתלבט. אבל חשוב שהדברים ייאמרו. אנחנו גם נכנסים לשבת, זה לא שיהיה אפשר לכנס ועדה כלשהי וזה לא משנה כרגע איזה ועדה, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ולגלות אחריות גם כשלא נוח. חשוב לי שהדברים האלה ייאמרו וכן חשוב לי להשאיר פתח לפתיחה של חדרי הכושר עם מתווה מוסכם כדי שאתם באמת תוכלו לפתוח ולהישאר באופן יציב ולא במטוטלת כזו של פעם כן ופעם לא.

אני אומרת את זה על בסיס המכניזם שהיה בשבוע שעבר, אנחנו למודי ניסיון ולכן אנחנו צריכים באמת לעשות את זה בשיקול דעת, אמנם בנחישות, אבל גם ברגישות הנדרשת ובאחריות הנדרשת. מצד שני את הים פתחו ואת המסעדות השאירו פתוחות. ואני אומרת לך, אני חושבת שהממשלה פה תצטרך לתת - - - קרן, יש לנו הרבה שעות שיחה, זה לא סוד,

יש לי עם סטלה, יש לי עם עוד אנשים שאני גם לא תמיד זוכרת את השמות של כולם, גם מהענף שלכם וגם מענפים אחרים, אנחנו מכירים את הכול. תחזרו למסעדות, אז אני אגיד שוב, המסעדות היו פתוחות, אנחנו בעצם השארנו אותן פתוחות. הים, זה היה בסופי שבוע והגענו להסכמה עם הממשלה. את יודעת - - - שנייה, קרן. אני לא מנסה לשכנע אותך, אני רק רוצה שמי שמסתכל - - - אני אומרת, תדעי כמה כבר פתחו. לא, קרן, את לא מפריעה לי. חשוב לי פשוט שהאנשים גם יבינו מה עומד מאחורי הדברים, מה הדברים שמתרחשים מאחורי הקלעים. אז המסעדות היו פתוחות ואנחנו פשוט השארנו אותן פתוחות. השארנו רצף פעילות.

דובר על סופי שבוע, הגענו להסכמה עם הממשלה, אז היה ברור שאנחנו פותחים אותם ולא יסגרו אותם וגם היו מספיק ימים כדי להיערך. נכון שבתחושה שלכם אתם האחרונים כביכול שמשלמים מחיר, אבל אני יכולה לתת לך עוד הרבה מאוד ענפים שבכלל לא נמצאים על סדר היום, לא של הצו ולא של שולחן הוועדה, כי אין בכלל שיח לגביהם. כל נושא ענף התעופה והתיירות, אנשים שבאמת קורסים והלב שלנו איתם לא פחות. מה שאני רוצה בסופו של דבר זה שכל החלטה שתקבל כאן הוועדה תהיה לטובתכם באופן אמיתי, לא כי עכשיו אנחנו היינו גיבורים גדולים ואמרנו שפותחים ובעוד שעתיים תיסגרו, אלא כי אני רוצה שכשאתם תיפתחו תהיה לכם יציבות, ואם אני אצליח להגיע לזה היום אז כולנו נרוויח, ואם לא נצליח להגיע לזה היום אז אנחנו נחשוב איך אנחנו עושים את זה נכון. אבל בואו נחכה לסוף הדיון ולא נחרוץ דינים עכשיו.

אני שומעת שהולמס פלייס יכולים להרוויח מזה. אני פתוחה, ברוב המועדונים שלי יש בריכות,

אני פה בשביל הענף ואני מייצגת אנשים בתוך קבוצת ווטסאפ של 300 - - - כולנו פה בשביל הענף. ואני אומרת לכם, הם רוצים להיפתח. וגם אם הם יחכו שעתיים כדי ל ואני חושבת שהממשלה תצטרך להסביר למיליון וחצי ישראלים, כולל אדון בני גנץ וגם ראש הממשלה וגם שר הבריאות, איך בפעם הרביעית הם עוקרים את הענף שעליו הם יושבים. זה בלתי אפשרי ובעיניי הם צריכים לתת את הדין על זה. תודה רבה, קרן. גברתי יושבת הראש, יש פה משהו מאוד מרכזי. את יודעת, חקיקה זה תמיד דבר פטרוני, תמיד אנחנו מקבלות ומקבלים החלטות. תמיד נעשָה מאמץ מצדי כמה שיותר להכליל את הציבור בהחלטות, אבל אנחנו בסוף מקבלות ומקבלים החלטות בשביל הציבור, יש כן חשיבות לעובדה שבא הענף ואומר,

אנחנו מעדיפים את הפתוח סגור, פתוח סגור, על פני סגור רצוף. יש לזה חשיבות מאוד גדולה. כל שעה שבה גם אנשים יכולים לעבוד וגם ציבור, שזה חלק ממה שמייצר אצלו בריאות ורווחה יכולים להשתמש בחדרי הכושר, זה דבר שצריך לקחת פה בחשבון, למרות שהיינו רוצות בעולם מושלם להתנהל באמת בצורה יותר סבירה, יותר מתוקנת, לקבל החלטה שתחזיק מעמד. המציאות היא, הנסיבות הן, שאנחנו מתמודדות מול ממשלה שמה לעשות, לא מדברת איתנו באותה שפה. החובה שלנו זה לעשות את המקסימום לפי האינטרס שאנחנו מאמינות ומאמינים בו ואנחנו מאמינים שיש מקום לעשות מתווה נכון לחדרי הכושר, ובטח ובטח אם באים חדרי הכושר ואומרים: אנחנו מעדיפים את המטוטלת הזאת מאשר להישאר סגורים. אני אנסה להסביר במילה, המטוטלת זה עניין תדמיתי. אי אפשר, באמת. אם זה יתנהל לא מסודר לא נוכל להגיע לשום מקום ואין לנו כוונה לשבת פה שעות כי חבל, אנחנו רוצים להגיע להכרעה ולהכרעה נכונה. בבקשה, יואל. תודה. באמת שאנחנו כאן בוועדה, כמו שאמרתי לפני כן גם, אנחנו דנים באחריות, אנחנו שומעים את כל הצדדים, אנחנו בטלפונים עד השעות הקטנות של הלילה,

גם חברי הוועדה, כולל האנשים שנפגעו, גם בעלי עסקים וגם האנשים שרוצים את הכושר, פשוט רוצים לחזור להתאמן. אנחנו באמת מנסים להיות קשובים ולעזור לכולם. המצב שאנחנו מגיעים אליו,

זה לא סוד, אנחנו בהתלבטות, אנחנו בהתלבטויות כי יש כאן את הפן הבריאותי ויש את הפן הכלכלי וגם האחריות, אבל בסופו של דבר אני לא מצליח לקבל כאן נתונים מהממשלה שישכנעו אותי, את חבריי, אני לא רוצה לדבר בשם כולם, לסגור ענף שלם, לתת לו לקרוס. בגלל שאנחנו לא מקבלים את הנתונים, ואני כן שומע כאן את נציגי הענף, שזה גם המחול והיוגה והפילטיס, שהם מוכנים אפילו לפינג פונג, למרות שאני לא אוהב את הפינג פונג, זה לא נכון מבחינה עסקית וכלכלית, אבל אם הם מעדיפים את זה ורוצים את זה אז בסוף, אם אנחנו נפתח אותם והממשלה תחליט לסגור אותם, שהממשלה תיתן להם תשובות, שתהיה שקיפות, כי בסופו של דבר אנחנו פועלים בחושך. אנחנו לא מקבלים נתונים ואנחנו צריכים לקבל על סמך - - - תיכף. אנחנו רוצים, חבר הכנסת רזבוזוב, להגיע לעניין של הנתונים. אני לא סתם אמרתי בואו נאפשר להם לדבר ואחר כך אני אתן לכל חברי הכנסת להתייחס כי יש פה גם את הסוגיה של האטרקציות. סליחה שהפסקתי אותך, אבל אני בטוחה שגם אחר כך אתה תרצה להגיד, יש את הסוגיה של האטרקציות, יש את הנתונים שאני רוצה לבקש ממשרד הבריאות, יש את העניין של החלוקה המשפטית שביקשנו של הענפים השונים, של הנגזרות השונות בתוך הענף. יש את ההתייחסות לסקר שפורסם אתמול שיכול להיות שהוא שם אותנו במקום אחר, ויש גם עוד נתון מאוד מאוד מאוד חשוב, ואולי הייתי צריכה להתחיל איתו, יש לנו פרויקטור חדש לכל נושא הקורונה, וזאת הזדמנות לברך אותו גם בשם הוועדה, פרופ' רוני גמזו.

וגם זה שיקול, של אולי רגע לעצור את הכול ולאפשר לו יחד עם הממשלה לבנות תוכנית חדשה ככל שהם יחליטו. גם זה שיקול. סבבה, אז בינתיים אנחנו צריכים לאפשר להם לעבוד עד שהם יביאו תוכניות חדשות. בגלל זה אני אומרת שבואו נשים את כל הדברים על השולחן ואחרי שיהיו לנו כל הנתונים אז גם חברי הכנסת יוכלו להתייחס ואז נוכל גם לקבל החלטה. בסדר? אבל בואו נשמע את זה נקי. לא, אני רוצה - - - אתם רוצים לדבר עכשיו ואחר כך הם ואחר כך לקבל החלטה?

הסקר הסרולוגי. משפט אחד. העניין של סגירת החנויות בסוף השבוע הזה,

החברה הערבית כולה, 90% ממנה, הולכת לחג בשבוע הבא ביום שישי. למעשה סגירת החנויות בשישי-שבת זה אומר שההתקהלות בחנויות תקרה באמצע השבוע, לדעתי צריך לאפשר לחברה - - - אז בואו נשמע אותם ואחר כך אנחנו נתייחס. ראיתם שהתחלתי הפוך, אמרתי בואו נשמע את האנשים כדי שנוכל אחר כך להתייחס. את הזכרת את רשימת הנושאים, אני רוצה להוסיף את הנושא של החנויות. אני מבטיחה לכם שכולכם תתייחסו אחרי שנשמע את כולם ותתייחסו לכל הסוגיות שיעלו כאן,

אומרים לי שירון סלע חזר לזום ואחר כך ד"ר אופיר מילר, יו"ר התאחדות האטרקציות התיירותיות. בבקשה. בוקר טוב, חברת הכנסת, יושבת ראש הוועדה. אני מצטער שמקודם לא הייתי זמין. הכול בסדר. ראשית היטבת מאוד, כרגיל, מכל השיחות, להביע את מצבנו, של המטוטלת, של הנזקים הכלכליים, אבל אני חושב שאין היום ברירה, אין לך ברירה אלא להצביע ולעזור לנו לפתוח את התעשייה הזאת. יש חשיבות רבה לנו לראות שיש גוף שלוקח אותנו ברצינות, מבין את הבעייתיות שבה פעלה הכנסת ומקבל החלטה לפתוח אותנו. אני לוקח בחשבון שהמטוטלת תמשיך וביום ראשון נתכנס על פי חוק הקורונה הגדולה או מה שלא יהיה וימצאו דרך נוספת להכשיל את הענף. צר לי להודיע לחבר הכנסת יואל, שהוא טוען שאולי יהרסו אותנו, כבר הרגתם אותנו. מסע הדמוניזציה שמנהל וניהל משרד הבריאות נגדנו זה פשוט ביזיון. פעם אחרונה אחרי שאתם, ועדה נכבדת, פתחתם אותנו לקח להם בדיוק שלוש שעות לעלות למסכי הטלוויזיה ולדבר כרופאים, לא כשרים, לא כראשי לשכות, כרופאים ולהגיד: אל תלכו למועדוני כושר. איזה מין ביזיון, אחרי שוועדה כמותכם בדקה וראתה והחליטה לפתוח אותנו, הם ניצלו את כוחם לנסות לפגוע בנו מבחינה כלכלית. אם אנחנו רוצים לשמור על הדמוקרטיה ולאור הנתונים שמשרד הבריאות הציג בפניכם, אלא אם כן יש לו נתונים אחרים, שיתכבד ויציג, אני תמיד דוגל באמרה שאומרת שאם יש רצון יש דרך, ואם רוצים לפתוח אותנו ולמצוא איתנו ביחד תו סגול חדש, שיגידו שעה, יום, בכל רגע נתון אנחנו נעזוב את הכול ונגיע. אבל בצורה הנוכחית אני לא חושב שהשאירו בידיכם ברירה אלא לפתוח אותנו. תודה רבה. תודה רבה לך, ירון. ד"ר אופיר מילר, בבקשה, האטרקציות התיירותיות. שלום רב לכולם, אני מודה לכם על זכות הדיבור. קודם כל אני חושב שעצם העובדה שהאטרקציות בכלל עומדות על הפרק לסגירה של סופי שבוע זה בגדר טעות. צריך לבדוק, אולי זו טעות סופר שהשתלבה בצו. אני מזכיר, על מה אנחנו מדברים פה? מדברים על מצפה התת ימי באילת, על ריף הדולפינים באילת, על אתר החרמון, מיני ישראל, חמת גדר, מרכז קנדה. האטרקציות שנמצאות בפריפריה ותורמות כל כך הרבה לאנשים. מה הם יעשו? יישארו בבתי המלון? מה הם יעשו שם? בדיוק. בלי שהאטרקציות יהיו פתוחות ותיכף נדבר על התו הסגול וכל מה שעשינו בתקופה הזו. מדובר פה בעצם באבסורד שלם.

אנחנו מה-15 במרץ, ברגע שניתן הצו הקודם, סגרנו, כל האטרקציות נסגרו באופן גורף. בסוף מאי, בעבודה באמת מסודרת עם משרד הבריאות ועם פרופ' גרוטו גיבשנו מתווה של תו סגול ייעודי בתחום האטרקציות וחזרנו לפעילות. שתבינו, חלק מהאטרקציות בעקבות אותו תו סגול החליטו בכלל לא לחזור לפעילות כי זה לא משתלם להם. יש פה העמסה של כוח אדם, יש פה צמצום בכמות המבקרים שיכולים להיכנס לכל תא שטח, אם זה שבעה מטר מרחק בין אדם לאדם, וחלק מהאטרקציות בכלל החליטו לא לפתוח.

יש אטרקציות גדולות מאוד, כמו הלונה פארק בתל אביב, כמו כל פארקי המים, אם זה שפיים והממדיון וימית 2000 שבכלל על פי החוק נותרו מחוץ לתמונה, הם עדיין סגורים ואנחנו מחכים לאיזה שהיא החלטה בנושא הזה. אבל אותן אטרקציות שבהתאם לשיחה, באמת מאוד מאוד חשובה עם משרד הבריאות, החליטו לפתוח אותן, פתחנו ואפשרנו לתושבי ישראל להתרענן קצת ולצאת לפעילות. מה קרה עכשיו? החליטה הממשלה בהחלטה באמת בלי שום הצדק, בלי שום אינדיקציה בריאותית גם, תיכף תדברו על אינדיקציות, לתת את מכת המוות הסופית ולסגור אותנו בסופי שבוע. אני מזכיר לכם, חברים, היום החופשי של אזרחי ישראל זה סוף השבוע, זה שישי ושבת. סופי השבוע מהווים בין 30% ל-40% מההכנסה של האטרקציות. כאשר כל הפעילות המאורגנת, הטיולים המאורגנים, ועדי העובדים, נגמרו בעצם כי אין היום את ההכנסה הזו, כי אין יותר תיירות מאורגנת, נשאר לנו ליהנות מסופי השבוע ובשעה שסוגרים גם את זה זו מכת מוות לענף. תודה, אופיר. אנחנו הבנו את הרעיון, אתה אומר אותו כל פעם במילים אחרות. יש משהו שאתה רוצה להוסיף על הדברים האלה? העניין של סוף השבוע, אתה צודק. אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו נמצאים בקיץ, שלא לדבר על כמות המובטלים שנמצאים עכשיו או אנשים שבחל"ת שיש להם את החופש גם במהלך השבוע, אז הם ממילא מגיעים, זה לא שזה באמת מצמצם באופן משמעותי, ואנחנו גם מסכימים, אנחנו תמימי דעים פה, כל חברי הוועדה, לגבי הצורך דווקא בפיזור גיאוגרפי של האוכלוסייה ולא לאלץ את כולם להיות במקומות מאוד מצומצמים שרק הם מותרים. אני רוצה להתייחס ממש בשתי מילים.

זה נכון שאנחנו בקיץ, אבל אין קייטנות, אני מזכיר, 40% מההכנסה של האטרקציות נפגעה מזה שאין תיירות מאורגנת. זה ברמה אחת. ואני רוצה להתייחס לעוד נקודה שהעליתם בוועדה הקודמת וחייבת התייחסות, הנושא של האכיפה הלא מובנת של משטרת ישראל בנושא מתקני שעשועים. אני מזכיר לכם את מה שקורה באילת, אין אטרקציות פתוחות באילת, באה משטרת ישראל והחליטה שמאחר שהצו דיבר - - אנחנו מטפלים בזה. - - על מתקן שעשועים ופריט הרישוי של האטרקציות, חלק מהאטרקציות, זה מתקן שעשועים החליטו לסגור את כולם. אז מצד אחד אומרים שאנחנו יכולים לפעול, ביד השנייה אומרים לא, בגלל שיש איזה שהוא חוק רישוי עסקים - - - אופיר, תודה רבה. אופיר, הנושא של אילת מטופל. עוד לפני שפתחתי את הדיון גם הייתה לי פה שיחה עם הנציגות, גם של משרד הבריאות וגם של משרד המשפטים, הנושא של אילת - - - זה לא רק אילת.

הנושא מטופל, הסיפור של מתקני שעשועים אל מול אטרקציות בגלל ההגדרות של הרישוי. ביקשתי שהיבטים טכניים לא יפגעו באנשים ובפרנסה שלהם.

זה אני שמה בצד. לגבי הנושא של האטרקציות, אני חוסכת לכם, אנחנו בוועדה תמימי דעים לגבי זה שצריך להסיר את המגבלה הזו מסוף שבוע, אבל היה גם חשוב שתשמיעו את קולכם כדי שההיגיון שבדבר לא יבוא רק מאיתנו, אלא יבוא גם מהאנשים שחיים את זה בשטח ואנחנו לגמרי שם. אני רק רוצה לסיים ולתת הצעת ייעול, שאם הוועדה תוכל להמליץ גם, במסגרת החלטותיה, ודאות. אנחנו אנשי עסקים,

גם המסעדנים, גם חדרי הכושר, ודאות זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בפעילות שלנו מול העובדים שלנו, מול הבנקים שלנו ומול כל דבר אחר. אם יוחלט בהמשך על איזה שהוא סגר עם הפרויקטור החדש,

אני מקווה שלא, אבל אם יוחלט הוודאות חייבת להיות ברמת לוחות הזמנים וברמת הוודאות הכלכלית. שלא יבואו ויגידו שניכנס למתווה פיצוי, שיגידו: יש סגר 14 יום, אתם תהיו זכאים ל-14 יום הכנסות כמו שהיה בעבר. זה יתרום גם לקיום ההחלטות בצורה שקולה על ידי הציבור ולא תמצאו אותנו בהפגנות.

תודה רבה. הדבר החשוב הזה גם אפילו נרשם ואנחנו נתייחס אליו בסיכום. כרמל שאמה,

למרות ההצהרה שלנו, אתה עדיין רוצה לומר משהו? הוא בטח רוצה להתייחס ל - - - כרמל

אבל מבחינתנו אנחנו מסירים את כל ההגבלה של סוף השבוע.

אנחנו בעצם מדברים על מוזיאונים, על גני חיות. אנחנו אחר כך נגיד את הכול. ואטרקציות, מה שחשוב לסוף השבוע. פרופ' איתן פרידמן, בבקשה. קודם כל תודה לך, ד"ר יפעת שאשא ביטון, על זה שאת נותנת לי קול ואני מדבר כאן גם בתור שחיין, אבל גם ובעיקר בתור אזרח מודאג. אני מדען, אני רופא, אני רוצה להסתכל על הנתונים.

להם מחקר שבוצע בנורבגיה ספציפית על חדרי הכושר. מדובר במחקר שכלל למעלה מ-3,700 נורבגים, המחקר בוצע באמצע הסגר בנורבגיה, בסוף חודש מאי השנה, וניסה לענות על השאלה מה שיעור האנשים שנדבקים בחדרי הכושר. חילקו אותם לשתי קבוצות, כאלה שהתאמנו רק פעם אחת בשבוע וכאלה שהתאמנו שש פעמים בשבוע. בדקו גם את המתאמנים וגם את אנשי הצוות. אני מדבר על למעלה מ-3,000 מתאמנים, אחד מבין 3,000 המתאמנים נדבק והוא לא נדבק בחדר הכושר, אפס מבין האנשים שטיפלו במתאמנים, אותם אנשי צוות, אפס מהם נדבקו. אלה נתונים, אלה נתונים אמיתיים שפורסמו בעיתון מדעי, עדיין לא עבר preview, אבל בהחלט נתונים. אני רוצה לראות את הנתונים מישראל. כשמקבלים החלטה שיש לה אימפקט, אני לא מדבר על הכלכלה, לא מדבר על בעלי המועדונים, אימפקט מבחינת אנשים, אימפקט מבחינת בריאות מנטלית, בריאות גופנית, לשמור את החיים שלנו תחת מסווה נורמלי, לשמור על הנורמליות של החיים בשגרת הקורונה, יש לזה חשיבות. אי אפשר להגיד משפט בעלמא, שהדרישה לקבל נתוני אמת היא ילדותית, היא לא ילדותית, היא גישה רציונלית,

היא גישה פיירית והיא גישה שמתכללת ומסתכלת לציבור בגובה העיניים. עוד דבר שחשוב לי להגיד, יש הנחיות של איגוד הספורט ההולנדי. כבר מסוף חודש מאי ותחילת חודש יוני השנה שמדברים על מתווים ותווים סגולים, אני לא יודע איזה צבע, אולי צבע כתום בהולנד, על מתווים המאפשרים לתפעל את חדרי הכושר.

רק להזכיר לכם, ב-25 בחודש הזה, זאת אומרת בעוד יומיים ייפתחו כל חדרי הכושר, גם אלה בחוץ וגם אלה בפנים. ועוד דבר אחרון שיש לי להגיד, פורסם מחקר גדול מאוד בלנסט,

עיתון מדעי משובח, שבדק מה הם הגורמים המנבאים תחלואה קלה, תחלואה קשה או מוות ב-50 המדינות שבהן היה מספר החולים הגבוה ביותר, כולל מדינת ישראל. אחד הגורמים העיקריים לתחלואה קלה, לתחלואה קשה ולמוות הייתה השמנה. אם לא ייתנו לנו לעסוק בספורט לדבר הזה יהיה אימפקט מבחינת תחלואה קשה. תנו לנו להשתמש בחדרי הכושר, תנו לנו לעבוד תחת תווים סגולים, וכמו שאפשר לשלוט על מספר אנשים במסעדות ובמרחבים הסגורים אין ספק שניתן לשלוט ולפתוח את חדרי הכושר לכל מי שמעוניין. תודה רבה. תודה רבה לך, פרופ' פרידמן.

אם החוק הנורבגי טוב לנו אז מחקר נורבגי בטוח טוב לנו.

יפה,

אבל אנחנו מסכימים שהחוק הנורבגי לא מתאים לנו. אני מקווה מאוד שפרופ' פרידמן מתייחס גם לסטודיו,

בהחלט, בהחלט, לא רק חדרי כושר. אני רק רוצה לספר לוועדה - - - לא,

חבל לקלקל. פרופ' חגי לוין, בבקשה. תודה לך, יושבת ראש הוועדה. אני יודע שאתם מקשיבים קשב רב לעמדה שלנו ואני רוצה בכל זאת טיפה לאזן אחרת את הדברים. תראו, אנחנו במצב חירום אמיתי, אני רוצה שכולנו נפנים את הדבר הזה, הדברים שהיו נכונים לפני חודש הם לא נכונים היום. אנחנו נמצאים במצב שבו אם ניקח את הסקר הסרולוגי ונחכה לראות פרסום מדעי של כל הנתונים בו, פורסם אתמול בתקשורת, אבל מה שאנחנו אומרים כל הזמן, סדר הגודל הוא שכל יום יש בישראל לפחות 10,000 נדבקים חדשים שאנחנו לא יודעים עליהם, שהם מסתובבים. צריך איזה שהוא היגיון, גם סבלנות, גם אומץ וגם אחריות, איך אנחנו מנהלים את המצב הזה. אם העסקים מעדיפים פינג פונג, אני לא יודע, אני לא חושב שהציבור רוצה פינג פונג. הציבור רוצה להבין, ואת מבקשת היגיון ונתונים, בהחלט אנחנו מצטרפים לדרישה הזאת, אבל בינתיים אפשר להגיד שהסיכון באוויר הפתוח הוא הרבה יותר נמוך, צריך לעודד פעילות באוויר הפתוח. במקומות סגורים יש סיכון, במיוחד אם נמצאים ללא מסכות.

לכן מקומות שהם במקומות סגורים ללא מסכות, שם יש סיכון. מה שאנחנו מקבלים, הנתונים שהתקבלו ממשרד הבריאות, אפשר גם להבין את הקשיים האמיתיים שלהם ומצד שני לדרוש מהם לעשות טוב יותר, הם קצה הקרחון. יש הדבקות, ואני אומר באחריות, יש גם הדבקות בחדרי הכושר. אני יודע, רוצים תשובות מוחלטת. אני אומר שיותר חשוב שנחתור לקונצנזוס ונגיע לאיזה שהן הסכמות שייתכן שבשלב הזה הן הסכמות יותר מחמירות במובן שנמצא את המתווים המדויקים, אבל כרגע מקומות שיש בהם סיכון להדבקה, כרגע צריך לצמצם בהם את הפעילות. הדבר הזה הוא נכון, זה גם משדר מסר נכון לציבור, גם הציבור צריך להבין, כרגע זה לא הזמן לפעילויות מסוימות, בצד האמירה שלנו כל הזמן שצריך לספור את בני האדם, לספור את האנשים, להבין שפעילות גופנית היא חיונית לבריאות וגם הפעילות הכלכלית היא חיונית לבריאות של כולנו, אבל אני רוצה לחדד שאנחנו נמצאים בכל זאת בנקודה שאנחנו צריכים עכשיו להוריד עוד את קצב ההדבקה אחרת, בטעות גמורה לדעתנו, עלולים פה להחמיר צעדים ולהגיע לסגר מלא. אותו מאמר שהזכיר פרופ' פרידמן גם לא מצא קשר בין סגר מלא לבין תמותה מקורונה ב-50 מדינות, לכן הדבר הזה אסור ואין צורך להגיע אליו, אבל כדי שנעשה את זה אנחנו כן צריכים לנקוט בצעדים יותר מחמירים ממה שנקטנו עד היום. מה שעומד נר לרגלינו, אנחנו מציעים את ארבעת החי"תים,

חברה,

חוכמה, אלה הדברים שאפשר ללכת לפיהם. אם תרצי, היושבת ראש, אני אוכל להתייחס נקודתית לדילמות, אנחנו לא רואים היגיון בסוף השבוע. הדבר הזה לא השתנה. לא רואים היגיון וזה גם פינג פונג, אתה לא יכול ביום שבת לא ללכת לים או למוזיאון וביום ראשון אתה כן יכול ללכת למוזיאון? אני הלכתי למוזיאון עם הילדים שלי, עם מסכות. אם מונעים התקהלות, אם עוטים מסכות, לא רואה סיכון בפעילות הזאת לדוגמה. יש פעילויות. ונקודה אחרונה, השאלה מה עושים בפעילות, זה גם חשוב. אם אנחנו כולנו, הישראלים, לא נגלה אחריות ונחשוב שאם אנחנו הולכים למסעדה זה אומר שאפשר לעשות חגיגה כל החבר'ה ולהיות ביחד, לא, אי אפשר עכשיו לעשות את זה, הסיכון הוא גדול מדי. אז זה לא רק השאלה מה הפעילות, זה גם דורש אחריות מכולנו להבין שגם אם משהו מותר זה לא אומר שצריך לנקוט בפעילות שהיא מסכנת בהדבקה, כי אם לא נצמצם עכשיו את ההדבקות אנחנו ניאלץ להחמיר מאוד את הצעדים בפתאומיות. ואני רק אגיד, תשעה באב מתקרב, כדאי גם לחשוב מה בדיוק עושים ביום הזה, לתכנן מראש. תודה, אני זמין אם תרצו עוד את התייחסותי. את תשעה באב תשאיר עם המורכבות שלו. הוא גם ככה מורכב בשגרה, אתה רוצה להכניס אותו גם לקורונה. פרופ' חגי לוין, קודם כל תודה על הדברים, אני

אתה אמרת שיש בינינו עוד 10,000 איש לפחות כל יום שאולי נדבקים בקורונה, לפי הסקר ולפי באמת ניתוח ראשוני שלו, אנחנו אחר כך נבקש את ההתייחסות של משרד הבריאות, ברור לנו שיש בין 200,000 ל-300,000 מאומתים לצורך העניין שהם מסתובבים בינינו והם א-סימפטומטיים כי אנחנו,

לא מגלים אותם, כי הם לא מגיעים למערכת. הנתון הזה, הרי בסוף הכול עניין של השקפה, אבל יכול להיות שהנתון הזה דווקא מעיד על כך שבסוף אחוז החולים הקשים הוא מאוד מאוד מאוד נמוך ואחוז המתים הוא מאוד מאוד נמוך ואחוז המונשמים הוא עוד יותר נמוך ממה שאנחנו חשבנו. זאת אומרת יכול להיות שזה נותן גם איזה שהיא פרופורציה אחרת לגבי המשמעות של הקורונה לפחות בגל הזה, האם זה מצדיק צעדים מאוד קיצוניים שיפגעו במאות אלפי אנשים מבחינת הפרנסה שלהם, מבחינת היכולת שלהם לשמור על הבריאות הפיזית שלא קשורה לקורונה? יש לי פה מכתבים מארגונים של נכי צה"ל, הרי אין לנכי צה"ל חדרי כושר משל עצמם, הם מגיעים לחדרי הכושר הקהילתיים והם לא עוברים את תהליך השיקום שלהם. יש ילדים עם צרכים מיוחדים, יש הרבה מאוד אנשים שמגיעים לחדר הכושר לא בשביל להגדיל את מסת השרירים או לעסוק בפיתוח הגוף, אלא יש גם הרבה מאוד אנשים, כולל מבוגרים, זה לא ייאמן כמה פניות של אנשים מבוגרים שקיבלתי שמגיעים לחדרי הכושר כי הם צריכים לשמור על הבריאות, הם צריכים את ההליכה והכול. איפה אנחנו פה בתוך הפרופורציה הזו? גברתי, למשל, מניסיון אישי, אנשים עם סכרת, אחת הדרכים להתמודד עם הסכרת זה פעילות פיזית כי זה מוריד את רמת הסוכר בדם. הם לא יכולים לחיות בלי זה, הם פשוט ממש פיזית מתמוטטים.

איפה אנחנו בפרופורציה כשאין לנו שום עדות? קודם כל אנחנו יודעים שהזעה לא מדבקת, זה כבר ברור לכל מי ש - - - לא, חברת הכנסת מארק אמרה שכן. בסדר. ואנחנו יכולים למצוא את הדרך שבה, אתה יודע, פחות תהיה חשיפה, או נמזער את הפגיעה בחדרי כושר. אני גם אגיד לכם, אני אשבור רגע קצת את מה שיושב כאן על השולחן. נוצר פה איזה שיח שכולם יורקים וכולם מתיזים מהפה. אני אספר לכם משהו מהמשפחה,

כשהייתי שואלת את אחי למה על משהו, אז הוא היה אומר לי: למה יש בספארי והוא יורק. התחושה שלי שכולנו הפכנו ללמות וכולם יורקים כל הזמן. אולי צריך להשתחרר מזה או למצוא דרך שאנחנו באמת נרווח את השורות ונאפשר לאנשים כן לקיים את הפעילות הזו ואולי אפילו בתו סגול יותר מחמיר ממה שיש היום, אבל לבוא ולסגור - - - אבל זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן.

זה לא רק ה-100,000 אנשים שאוכלים מהענף הזה, זה כמה מאות אלפים שחיים בענף הזה, שמתעמלים בו, שזו הבריאות שלהם, שזה שיקום מניתוחים, שזה שיקום מאירועי לב, הרבה מאוד דברים. איפה אנחנו שמים את זה על כף המאזניים? טוב, אז קודם כל מילת המפתח היא דיפרנציאליות. אנחנו צריכים להסתכל, אם יש לנו אזורים ואם יש לנו מערכת ניטור טובה, וכדאי שתהיה לנו, ואם אנחנו מסתכלים ורואים אזורים אדומים ואזורים שאינם אדומים, אז אפשר לנהוג באיזה שהיא דיפרנציאליות, באזורים אדומים להגביל יותר את הפעילות, כולל חדרי הכושר לדוגמה - - - מצוין.

ובאזורים שאינם אדומים לאפשר יותר. זה גם חלק מהעניין. פה צריך שיתוף פעולה של כולם, לכן חשוב לי, אמירות כאלה כמו להגיד אפס סיכון, זאת אמירה לא נכונה. לא את אמרת, אבל אני אומר, צריך להבין אותה, יש סיכון מסוים. ככל האפשר, ואני יודע, לפחות שעוד שבועיים נהיה במצב טוב יותר - - - אבל גם בסוּפרים יש סיכון. אם אפשר, ולהערכתי אפשר, חלק מהפעילות להעביר החוצה, בואו נהיה יצירתיים, בואו נפתח פעילויות תרבות וספורט יותר בחוץ,

שהמדינה תשקיע בזה משאבים. בואו גם נפצה את מי שנפגע ואז גם לממשלה יהיה יותר אינטרס יותר חזק לאפשר פעילות, אם היא צריכה לפצות, וגם לאנשים יהיה יותר אמון, כי הם יגידו אוקיי, מגבילים אותנו, אבל אנחנו מבינים, כי אין ברירה, עובדה שגם מפצים אותנו. אז יש פה כלים שלובים. הסיכון, אני שוב אומר, הסיכון הוא קיים, זה לא אומר שנגיע לאפס סיכון, כן צריך להגן על אוכלוסיות בסיכון ואז אולי להגיד,

יש חדר כושר פתוח בשעות מסוימות רק לאנשים בסיכון, שרק הם יגיעו, שתהיה להם את האפשרות דווקא שהם יוכלו להגיע ולהמשיך בפעילות, אותם חולים במחלות כרוניות וכן הלאה. אני אומר, האיזון פה הוא מאוד מורכב, אבל חשוב לי גם להגיד את האמירה, עכשיו דווקא, הנגדית, שאומרת קחו בחשבון שאם לא נשכיל להוריד את קצב ההדבקות בישראל נידרש לצעדים יותר קיצוניים. אנחנו חושבים שאת הקייטנות צריך בכל מחיר להמשיך את הפעילות שלהם, גם אם זה במחיר של ויתור על - - - (הזום התנתק). אבל יש לי שאלה לפרופ' לוין. המתווה שעכשיו הונח על שולחננו, שגיבשו פה בענף של חדרי הכושר וסטודיו, אתה יכול בבקשה לתת חוות דעת עליה או לנתח אותה? לא ראיתי. ראיתי של לשכת התיירות, של לשכת המסחר, שעלה לאתר כחומר רקע,

על פעילות הפנאי בסופי השבוע. לא ראיתי את המסמך. אני מבקשת, ברשותך, להעביר לך את זה עכשיו. אתה לא סמכות, אבל אתה איש מקצוע ועל זה אין מחלוקת, כי זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים.

לסגור זה הכי קל, זה לא דורש ממך שום חשיבה, מה שאתה מציע זה יצירתיות, זה מה שאנחנו מבקשים. למשל הדוגמה שנתת עם השכונות ועם הערים. גם לאזרחים יש אחריות, כל אחד יעשה לעצמו חשבון אם הוא הולך או לא הולך, אם הוא לוקח סיכון או לא לוקח סיכון, ואם הוא נמצא בתוך שכונה שיודעים שיש שם הדבקה המונית אז הוא לא יילך. זה בדיוק המצב, אבל אנחנו צריכים ליצור את הדו שיח הזה. אני, ברשותך, אבקש ממך,

שלחו לך את המתווה של חדרי הכושר, שהם בעצמם גיבשו. עד עכשיו, גברתי יושבת הראש, מה שמדהים, אנחנו כבר שבוע בדיון הזה, הם סגרו בלי שום מתווה ובלי שום הסבר, אנחנו כבר שבוע במצב הזה והממשלה עדיין לא מדברת עם ענף שלם. יכול להיות שעכשיו, בעזרת הוועדה ופרופ' חגי לוין, במשרד הבריאות ובממשלה יתחילו להתעניין ולהתדיין בנושאים האלה. יכול להיות שזו תהיה בעצם התרומה הכי גדולה שלנו לכל העניין. הלוואי.

חברת הכנסת מיכאלי, רצית לשאול משהו. קודם כל רציתי להגיד שאילו היה מתווה של פיצוי, אילו הייתה עבודה מסודרת שאומרת שכל מי שהממשלה סוגרת היא מפצה אותו ככה, גם זה היה משפיע מן הסתם על הדיון. אבל משום שהממשלה סוגרת ובהתחלה היא דיברה על פיצוי רוחבי, בלי להתייחס לזה שיש ענפים שזה השפיע עליהם באופן קטסטרופלי ממש ויש ענפים שהרבה פחות ולוקח המון זמן והיא עדיין לא הביאה מתווי פיצוי רלוונטיים לכל הענפים, אז זה דבר שצריך לזכור אותו כי יש פה מציאות ואין לי שום ודאות שהממשלה בסופו של דבר כן תציע פיצוי על כל הנזקים שנגרמו. דבר שני, צריך לקחת בחשבון שיש פה מרקם חיים. למשל התקשרו אליי ביום שלישי, מתוך תקווה גדולה שיתקיים דיון אתמול, שצר לי על כך שהוא לא התקיים, התקשרו אליי מאופקים לדבר איתי על כך שהפעילות התרבותית המרכזית בעיר הזאת היא חדר הכושר הגדול מאוד,

מאוד מאוד גדול ומרווח שפתחה העירייה, משום היעדר אטרקציות ופעילויות אחרות. התושבות והתושבים, זה ממש טעם החיים מבחינתם, ממש בדמעות דיברו איתי על איך זה הדבר המרכזי ושהם מוכנים,

לכל מתווה, לכל סוג של הגבלות שהם יציעו, אנחנו נציע, רק תנו להם לחזור ולקיים את הפעילות הזאת שבאופן מדהים, שעל זה צריך לדבר ביום אחר, עד כמה עיירה תלויה בחדר כושר שהעירייה מספקת לה, אבל אלה דברים שיש להם השפעה בעומק של החיים. הנזקים שאנחנו נראה מהדברים האלה,

אם זה פגיעה במצב רוח, ממש במצב רוח, הציבור היום חי עם לחצים אדירים מכל הצדדים והכיוונים וחרדות רבות ביותר. אנחנו חייבות וחייבים לספק להם את המפלטים האלה. אי אפשר פשוט להגיד אין וגמרנו,

תדפקו את הראש בקיר, פשוט אי אפשר. אוקיי, תודה רבה, חברת הכנסת מיכאלי. יושב ראש איל"ן, חבר הכנסת לשעבר אהוד רצאבי, בבקשה. שלום.

אני ביקשתי את האפשרות להופיע בפני הוועדה כיושב ראש עמותת

לעמותת איל"ן שמטפלת כ-70 שנה באנשים עם מוגבלויות עוד מתקופת הפוליו, יש שני מרכזי

אחד ברמת גן ואחד בחיפה וכאשר אנחנו

גם אלה שקיבלו את ההחלטות, שרואים אנשים שעובדים על ה-six-pack שלהם ועל בגדי לייקרה צבעוניים, אנחנו מדברים על כושר שמדבר על שיקום של אנשים, על התחזוקה של הטונוס השרירי של האנשים האלה שגם כך חייבים להילחם יום יום על הבריאות הפיזית שלהם ובוודאי גם על הבריאות הנפשית שלהם. מצב שבו יסגרו לנו את מכוני הכושר השיקומיים שלנו יכול לגרום להם להידרדרות במצב הפיזי שלהם עד כדי מצב שהם ירותקו לבית. גם אחרי פעולה של כושר הם חוזרים הביתה והם די מרותקים לבית ולכן הבקשה שלנו הייתה, לפני כשבוע ימים, להחריג את מכוני הכושר של איל"ן, יש לנו שניים כאלה, כפי שכבר אמרתי, ויש לכך חשיבות רבה ביותר. אני מאוד מאוד מקווה שמי שצריך לעשות את זה יעשה ואם לא, שהוועדה תוכל לקחת את זה על עצמה ככל שניתן פרלמנטרית לעשות את זה, כי הדבר הוא ממש ממש בנפשנו. ואם מותר לי להגיד רק דבר נוסף. לצערי הרב יש התעלמות מוחלטת מאנשים עם מוגבלויות. אני רואה את זה גם במקרה הנוכחי של חדרי הכושר וגם במקרה הקודם שבו ישבה ועדה וקטלגה מהם סוגי האנשים שיהיו זכאים למכונות הנשמה ומעניין היה לראות שאנשים עם מוגבלויות קוטלגו כסוג ג', דבר שבכלל לא יעלה על הדעת. יש התעלמות מוחלטת מהצרכים המיוחדים האלה. לצערי הרב לא זכינו לקבל תשובה ואיזה שהיא התייחסות. אני כולי תקווה שמישהו פה יתעורר ויזיז את העניינים לטובת האנשים שלנו. תודה רבה לך, אהוד. אני מאוד מאוד אודה לך אם תוכלו בוועדה להעלות את זה בתור דרישה ולאפשר לאנשים שלנו להגיע ולתחזק את הגוף שלהם ואת הנשמה. תודה רבה לך על הדברים. אתה חוסך ממני את המסמך שבאמת רציתי להציג, את הפנייה המאוד נרגשת שלכם לגבי אותם אנשים שצריכים את חדר הכושר בשביל שיקום, כמוהם יש עוד רבים בכל רחבי הארץ ואנחנו בהחלט צריכים לקחת בחשבון גם את זה. אני רוצה לעבור למשרד הבריאות ולקבל את ההתייחסות שלכם, בעיקר לגבי הנושא של חדרי הכושר. ביקשנו פילוח של הענפים, אבל אנחנו רואים שגם ברמת המקרו, כשמדובר על חדרי הכושר עצמם, יש פה עוד הרבה מאוד יתרונות מעבר להיבט של כן חדר כושר, לא חדר כושר, דווקא בהיבטים הבריאותיים, אל מול היעדר נתונים. אני יודעת שאתם לא אוהבים את זה, אבל גם אתם כל הזמן מזרימים לשטח נתונים כי על בסיס זה אנחנו רואים את מספר החולים, מספר המונשמים, מספר החולים קשה. תעשו לנו רגע קצת סדר ותגידו לנו איך אנחנו יכולים לייצר מציאות שתהיה מקובלת על משרד הבריאות בפתיחת חדרי הכושר עם מתווה סגל שהוא נכון גם בריאותית.

שלום לכולם. לצערי אנחנו לא נורבגיה, מכל ההיבטים. קודם כל כמו שכולכם יודעים היה לנו מעל 2,000 מקרים חדשים אתמול. גם לגבי חדרי כושר, אני הבאתי לכם נתונים והבאתי לכם דוגמאות של חקירות שעשינו בחדרי כושר, שעשינו בספא, וכן הייתה אצלנו הדבקה. אין מה לעשות, אלה הן העובדות. אז גם אם אין לנו את המספרים המדויקים אנחנו יודעים שהתופעה קיימת. אני רוצה להתייחס לפעילות גופנית. אני חושבת שזה מאוד חשוב, אני גם סיפרתי למנכ"לית של הולמס פלייס שאני שנים התאמנתי בחדרי כושר, שנים, אני לא יכולה בלי זה, היום אני מתאמנת בחוץ וחברת הכנסת שאשא, שעושה סיורים, מוזמנת להצטרף אליי לאימונים שאני עושה בחוץ בירושלים, אני עושה אותם מוקדם בבוקר או מאוחר בערב. את מוזמנת. אפשר לעשות המון המון דברים גם בחום הישראלי בשעות המתאימות. אני רוצה להגיד שאפשר גם להתאמן בבית, צריך רק את המודעות. יש לי בן שהוא ספורטאי מצטיין, אתם מוזמנים לעשות סיור ולראות מה אפשר לעשות בבית, המון המון דברים. זה לא נכון לומר שסוגרים את חדרי הכושר - - - לא לכולם יש את המשמעת, אמיליה. אני מכיר את התחום הזה. לא לכולם גם יש בתים. אתם יכולים לראות כמה דברים אפשר לעשות בחוץ וכמה דברים אפשר לעשות בבית ועדיין לשמור על הבריאות ועל הכושר. עכשיו, אני רוצה גם להתייחס - - - ד"ר אמיליה, באמת - - - אני לא התפרצתי. את שומעת את המבטא שלי, את יודעת, יש לי תרבות דיבור, אז אנא תני לי עוד משפט ואני אענה על כל השאלות שלך.

אני שמעתי את ההצעה של עמיתי פרופ' לוין לגבי אזורים אדומים וערים כאלה וערים אחרות עם תחלואה גבוהה יותר ותחלואה נמוכה יותר והיצירתיות, אני רוצה לומר חד משמעית שהתחלואה היא תחלואה מפושטת. יכול להיות שברמת התיאוריה מאוד קל לבוא ולומר תפעילו במקומות מסוימים ואל תפעילו במקומות אחרים, אבל בפועל פשוט אי אפשר ליישם את זה. אנחנו בסדר גודל של 200 יישובים עם תחלואה וזה משתנה, וזה דינמי, אז איך אפשר ליישם את זה בפועל? לחשוב על זה זה בסדר, אבל בסופו של דבר אנחנו גם אחראים להוציא הנחיות שאפשר ליישם אותן. אז בבקשה, קחו את זה בחשבון. אבל הנתונים שאת אומרת שהבאת לנו,

הם לא שכנעו אותנו, לא היה שם איזה נתון משכנע שאני אומר שאני בא ואני הורס פה חיים ל-200,000 משפחות ולאנשים שרוצים להתאמן. בסופו של דבר - - - אתה מדבר על משהו אחר. אתה מדבר על זה שבעצם יש פה תעשייה שלמה שכרגע אתה סוגר אותה, זה משהו אחר, זה עניין של - - - כן,

אבל אני מדברת על העניין הבריאותי של המתאמנים בחדרי כושר, של המאמנים, זה פן אחר. אמיליה, מה עמדתך לגבי בתי מלון?

אני מבין,

תביאו לנו נתונים שישכנעו אותנו להגיד שאנחנו סוגרים תעשייה של 200,000, אנחנו סוגרים אותה. מה ישכנע אותך?

אתה שמעת שבנורבגיה היה מקרה אחד - - - נכון, וגם לא בחדר כושר. אבל אצלנו זה לא המצב.

אני רוצה להוסיף על השאלה הזו, כי זו השאלה הקודמת ואז את תוכלי לענות על הכול. אני רציתי לשאול קודם לגבי ההיקף, בסוף אם אנחנו לוקחים את ההיקף של ההדבקה, שאתם יודעים עליה בוודאות, בחדרי הכושר, או של אנשים שהיו בחדרי הכושר ונמצאו מאומתים,

ענפים אחרים שאנחנו לא רוצים לסגור אותם, גם אי אפשר, כי הם ענפים חיוניים, עד כמה באמת אנחנו יכולים להקריב קורבן את כל הענף הגדול הזה ביחס לנתונים שאתם יודעים עליהם? אם יוליה רוצה להוסיף שאלה,

ואז ד"ר אניס תשיב על הכול. אני רוצה לשים את תשומת ליבנו לנקודה מאוד חשובה, משרד הבריאות מסתכל ממבט של איך סוגרים ומה סוגרים כדי לעצור את המגפה. אם אתם במשרד הבריאות, וזה פשוט צריך לעשות סוויץ' בראש, תתחילו לחשוב במושגים של איך אנחנו ממשיכים לחיות עם הגבלות הקורונה, זה יעשה שינוי דרמטי בסדר המחשבה וגם בדרך קבלת ההחלטות. ברור שיש הדבקה, אבל עדיין למשל אנחנו יודעים באוטובוסים, אנשים נוסעים, זה חיוני וממשיכים לנסוע.

יש כלים. גם פה אני מאוד מאוד מבקשת, וגם בהחלטות הבאות שיהיו כנראה, וסביר להניח שבחורף יהיה הרבה יותר קשה, ככה אני מתארת לעצמי,

אבל מה שנקרא בהיגיון הבריא, אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו ממשיכים בשגרת החיים היחסית בעידן הקורונה ודי שומרים על ענפים שלמים. אני אגיד לך משהו, במתווה כזה או אחר הם לא ירוויחו, אבל העסק יהיה חי. זאת אומרת הם יהיו מה שנקרא על אש נמוכה וככה הם יוכלו לשרוד, כי לסגור עסק ולפתוח עסק זה הוצאות מאוד כבדות, אלא אם כן את לא מרוויחה, אבל את מחזיקה את זה כזה חצי חי. זו צריכה להיות דרך המחשבה שלנו, כי לשים את הגרזן על הצוואר ולסגור זה הכי פשוט, זה כאילו הכי קל. מה השאלה, יוליה? השאלה שאני מבקשת ממשרד הבריאות - - - זאת בקשה. זאת בקשה שאלה.

מבקשת ממשרד הבריאות לשנות את דרך החשיבה שלכם ובמקום לקבל החלטות קריטיות על סגירות ענפים לחשוב על דרך הפעלת הענפים במגבלות הקורונה. גם ציבורית לאנשים הרבה יותר קל לאכול את זה ולחיות עם זה. הסגירה של ענף שלם צריכה להיות מוצא אחרון, זה לא יכול הצעד הראשון שנוקטים כי אי אפשר כל פעם לצעוק זאב זאב,

למדנו את אותם סיפורים, זה לא יעבוד.

רק שאלתי מה השאלה כדי להבין את השאלה. זו בקשה שאלה, זו גם בקשה וגם שאלה. זה איך את מסתכלת על הדברים, הכוס חצי ריקה או חצי מלאה. אנחנו באמת באמת מודעים לכל ההיבטים, אבל יחד עם זאת כאשר אנחנו באים לקבל החלטות אנחנו צריכים לאזן ולראות היכן קיים סיכוי הדבקה. אין מה לעשות - - - באוטובוסים קיים סיכון? כן, אנחנו לא אמרנו - - - זה מחזיר אותך לשאלה שלי, האם באמת ההיקפים שאנחנו יודעים על הדבקה במקומות האלה אל מול התועלת הבריאותית האחרת שלהם והתועלת הכלכלית של הפרנסה של האנשים של ענף שלם שנפגע, האם זה באמת מאוזן?

לגבי הפרנסה,

זו הממשלה שלוקחת בחשבון אחר כך את כל האיזונים והפיצויים. תרשי לי להתייחס לפן הבריאותי. אני אחדד את השאלה שלי, אני מתנצלת אם לא הובנתי. את אומרת מה מידת הסיכון,

אני שואלת האם הסיכון והתועלת הבריאותית שנקבל מהסגירה היא באמת כל כך דרמטית אל מול הפגיעה הכלכלית האנושה שאנחנו נותנים לענף הזה.

גברתי יושבת הראש, ברשותך, אני לא יודעת אם זה נכון להעמיד את משרד הבריאות בשאלה הזאת, היא מייצגת - - - אני מדברת על העיקרון. את יודעת מה? אני אשאל את זה הפוך. כמה תועלת בריאותית אני מקבלת, כמה אני מצמצמת באמת את היקף התחלואה אם אני סוגרת את כל ענף חדרי הכושר? 35 נדבקים. זו השאלה שלי, את מבינה? אני אוסיף על אמיליה.

אני אוסיף על אמיליה, התמונה של הנתונים היא חלקית. נתונים זה חשוב ואנחנו גם היינו שמחים שהיינו יכולים לאתר לגבי כל - - - אבל עשיתם 20,000 חקירות. לא, קרן, סליחה, אני לא מוכנה שיהיו התפרצויות.

אני מאוד מכבדת אתכם, אבל אנחנו חייבים גם לשמור על תרבות הדיבור ולאפשר להם לדבר. שמענו אתכם, לא נתתי לאף אחד להפריע. בבקשה. להסתכל רק על הנתונים שאנחנו יודעים להגיד בוודאות זה פשוט לחפש מתחת לפנס כדי למצוא את התשובה שאנחנו רוצים, לכן אנחנו מנסים כל הזמן להגיד שהנתונים הם חלקיים, וגם יש ענפים או יש הקשרים שקל יותר לאתר בהם שרשראות הדבקה, למשל במוסדות החינוך, שכולם מכירים אחד את השני ואפשר לאתר מי נדבק ממי.

וגם אירועים שמתקיימים. בבתי כנסת אפשר.

אבל במקומות ציבוריים שיש תחלופה גבוהה של אנשים ואנשים נכנסים ויוצאים זה קשה לאתר את שרשראות ההדבקה. את מסכימה איתי, נינא, שאפשר לייצר מציאות? למה אני אומרת שבו דברו? כי בסוף אפשר לייצר מתווה שנניח בכל שעה נתונה נכנסים אנשים מסוימים וזה לא שבן אדם נכנס ובן אדם יוצא, ואז את יודעת איזה קבוצת אנשים הייתה שם. יש רישום של אנשים בכניסה, לפחות איפה שאני ביקרתי. בכל חדרי הכושר. אם אני לא יכולה לנהל את זה אז אתם פשוט תצאו החוצה, מאוד פשוט. יש רישום של כל האנשים שנכנסים, אגב אפילו אני, שלא באתי להתאמן, ובסך הכול נכנסתי והסברתי גם שאני רק נכנסת לראות, למרות שזה לא היה פייר מצדי, אמרו לי שחייבים להירשם. את רושמת את כל הפרטים שלך בכניסה בצורה מסודרת. אין מצב שאת לא תדעי מי היה שם.

אז מה אני בסך הכול מנסה לומר? שאנחנו יכולים לייצר מצב שבו אנחנו מסדירים את פעילות הענף בצורה כזו שלא תפגע בבריאות של האנשים מבחינת הקורונה ולא סוגרים אותם. אני גם רוצה להזכיר שהענף היה פתוח, לא מעט זמן גם יחסית לענפים אחרים.

תודה ש - - - - - - עם נתונים אחרים, כרגע הנתון נעשה מול - - - רגע, אני רוצה - - - - - - שאין שם הדבקות.

הם ישאלו את השאלה, אני בינתיים רוצה להוציא את השקף. תודה רבה על העזרה. אני רוצה להגיד שגם מדינות אחרות כאשר הן במצב אפידמיולוגי כפי שאנחנו היום הן סוגרות את חדרי הכושר. אז זה נחמד לבוא ולהגיד שבאוסטריה פתחו, אבל אוסטריה היום היא לא באותו מצב כמונו. אבל מה עוד סגרו? מה עוד סגרו? סליחה, קרן. את חייבת לשלוט בעצמך. אומרים טענות לא נכונות. אמיליה, אני מבין את המצב שלך, מה שקורה, אני אומר שישנם תחומים שמצב התחלואה שם הרבה יותר גבוה, מצב הנדבקים, כמו לא יודע, המלונות, בתי כנסת, ישיבות, אנחנו ראינו את הטבלה, שם החלטתם לא לסגור או להטיל מגבלות מסוימות. כאן מציעים לכם להטיל מגבלות ואחוז הנדבקים, גם על פי הנתונים שלכם, הוא מאוד מאוד נמוך, מאוד מינורי, ביחס למשבר שאנחנו גורמים בענף ועדיין אני רוצה להבין למה החלטתם שם או שאלה היו לחצים פוליטיים, שפתחו למרות הסיכון הבריאותי, או למה אתם מקבלים את ההחלטה הזו? אני רוצה לשמוע. אתם רוצים לשמוע נתונים? רגע, אני רוצה לשמוע תשובה. אני אשת מקצוע ולכן אני אשיב לך בפן המקצועי. נכון, כמו שאמרה יושבת הראש, לא נדבקים מהזעה בחדרי כושר, אבל נדבקים בדרכים אחרות. זה שאתה מתאמן בצורה מאומצת ואתה נושף ואתה מפזר את הנגיף וזה שכשאתה עושה את הפעילות יש מערבולת מסביב וזה יותר מפזר, ואוורור והמשטחים, זאת אומרת יש פה הרבה דרכים אחרות, שאנחנו יודעים עליהן מכל העולם - - - כן, אבל בכל מקום אפשר להגיד את זה. גם במלונות אנשים סביב,

סביב חדר אוכל,

כל מקום שהם מסתובבים, הם מתנשפים, הילדים רצים. בכל מקום אפשר לתת את הדוגמאות האלה,

ואנחנו עדיין השארנו חלק מהמקומות זה הבלבול בציבור, חלק מהמקומות שעם תחלואה מאוד מאוד נמוכה סגורים וחלק מהמקומות עם תחלואה יותר גבוהה פתוחים. זו בדיוק השאלה. אבל אנחנו לא רוצים שיסגרו מקומות אחרים. כן, אנחנו רוצים לפתוח. ברור.

מה שאני מנסה לומר זה שזה לא נכון להסתכל על הנתונים שאנחנו הצלחנו להשיג בחקירות האפידמיולוגיות כי אנחנו יודעים, גם מהנתונים מהעולם, שהיו התפרצויות שקשורות בחדרי כושר. זה מה שאנחנו רוצים למנוע. כאן יש לך חלופה. זה לא נכון, אני לא מקבלת את זה שאומרים שאין חלופה לחדרי כושר. יש חלופה וכמו שאמרתי לך, זה עניין של מודעות ואפשר להתאמן ואפשר - - - אמיליה, אני מכיר את התחום הזה, תאמיני לי, את יודעת שאני מכיר את התחום. קודם כל זה עניין של משמעת, חדר הכושר הוא לא רק - - - ד"ר אמיליה, אני מצטערת ש - - - אבל יש כאן - - - נתונים, גברתי. זה ענף שלם שאנחנו כורתים, הוא לא יוכל להשתקם. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה דווקא ענף שלא יוכל להשתקם ואותן המשפחות, כולם היו בחל"ת, מעבר למצב הבריאותי, אני לא אומר, כל העניין של הדיכאון וכל העסקים שקורסים, אנחנו צריכים להבין שהענף הזה אחרי זה לא יוכל להשתקם. אותו משרד בריאות, אגב, החליט משיקולים כלכליים

הם לא מחליטים משיקולים כלכליים, הם יכולים לתת לנו רק מידע בריאותי.

אנחנו שאלנו את סגן שר הבריאות למה המלונות כן ולמה מקומות אחרים לא, הוא אמר שזה היה שיקולים אחרים, שיקולים כלכליים. אני חושב שזה לא מתאים שמשרד ממשלתי יגיד שאני מסתכל על העניין הזה, אתם הממשלה, אתם צריכים לקחת את כל ה - - - לא,

היא מייצגת את המשרד ברמה המקצועית. אבל קבינט הקורונה צריך להסתכל על כל התמונה, הוא לא יכול להסתכל רק על הדבר הזה. קבינט הקורונה זה שרים. דבר שני, אני חושב שפרופ' לוין דיבר על הסגירה בסופי השבוע, אני חושב שההחלטה הזו היא גורפת מדי, אני חושב שבחברה היהודית 70% סגורים בשבתות בלי שום בעיה, אנחנו מדברים על החברה הערבית, סגירה בסופי שבוע בחברה הערבית זו מכה כלכלית, במיוחד לקראת החג. אני מבקש לשקול שוב, אנחנו כוועדה כן להחריג את היישובים הערביים מסגירה בסוף השבוע הקרוב כי החג מחכה לנו בסוף השבוע. אוקיי. עכשיו אני רוצה שנדבר מספרים. מתי נפתחו חדרי הכושר? לראשונה ב-7.5. ב-17.6 אנחנו כבר חודש ועשרה ימים אחרי הפתיחה, ונניח שאנשים לא רצו לחדרי הכושר בשבוע הראשון והם גם לא רצו לחדר הכושר בשבוע השני, לקח להם זמן להבין שאנחנו מתכוונים באמת והם פתוחים והם הגיעו בשבוע השני. עובר חודש ואנחנו נמצאים עם תחלואה של 1.8% חולים מאומתים. וזה באופן עקבי. כמה מאומתים? סליחה, אנחנו נמצאים לאורך כל התקופה הזו עם גרף שהוא די יציב, תחלואה לא גבוהה, עם אחוזי מאומתים של 1.3, 1.2, 1.4. הממוצע נשמר. 1.5, 1.4, 1.8, 1.8 ככל שאנחנו מתקדמים. זאת אומרת שאם אנחנו לוקחים את הענף הזה בלבד אנחנו לא רואים שיש לו השפעה בוא נגיד את זה הפוך, זה שאני סוגרת אותו זה לא יתרום לי לצמצום התחלואה, לפחות לפי המספרים שיש פה. זה לא מדויק וזה לא נכון כי אלה הנתונים - - - אז אני אשמח שתסבירי לי. זה מתבסס על נתונים שאנחנו הצלחנו לאתר מהחקירות האפידמיולוגיות מתוך אלה - - - לא, זה אחוז החולים המאומתים. זה הגרף שמראה את היקף התחלואה, מה אחוז הנבדקים המאומתים מסך כל הבדיקות שנעשו בכל אחד מהימים וכמה חולים היו לי על הרצף, זאת אומרת אנחנו רואים גרף שהוא די יציב. 1.8% מתוכם, זה ממוצע של פחות מזה אפילו, כי את ראית את כל הנתונים שנתתי כאן, במהלך כל התקופה הזו, חודש מיום שבעצם הם נפתחו. השאלה כמה באמת זה יתרום לי בזה שעכשיו אני הולכת לקחת את לחמם של 100,000 בתי אב בישראל, כמה זה באמת יתרום לי בריאותית? אז קודם כל כמו שאמרתי, מה שיש לך זה רק קצה הקרחון, זה דבר אחד. דבר שני, יש לך רק את המעגל הראשון, אין לך את כל אלה שהם הדביקו בשרשראות הדבקה, את כל העשרות שנדבקו מהם.

אבל בשורה התחתונה מספר החולים זה מספר החולים שיש. סליחה, אבל מספר החולים מחדרי הכושר, כמו שאמרתי לך, זה רק אלה שהצלחנו להגיע אליהם בחקירות, זה לא כולל את מי שנדבק מהם. אבל האחוז לא השתנה.

לא מסבירה את עצמי כמו שצריך. נכון היום כל יום יש מספר חולים מאומתים,

לצורך העניין כמה היו היום? היום 2,000? אז זה 8.7%. זה כ-8%. רגע, אני רוצה רק להסביר על איזה נתון אני דיברתי. היום כל יום אומרים לנו שיש 1,400, 1,900, 2,000 - - - מעל 2,000. יש לנו 6.7%. 8%. על אותו דבר אני מדברת, על הנתונים האלה אני מדברת, לא כמה בחדרי כושר, היה לנו יותר מחודש אחרי פתיחת חדרי הכושר. למה אני אומרת את זה? כי אם לצורך העניין, כמו שראינו באולמות אירועים, שבאמת זה נושא כואב, שאף אחד לא יחשוב שקל לנו עם זה שסגרנו אולמות אירועים,

הלחץ שם הוא אפילו, תסלחי לי חדרי הכושר, הוא הרבה יותר כבד מחדרי הכושר כי זה גם הזוגות שנישאים, זה בעלי השמחות, זה לא רק בעלי העסקים נפגעו, אלא גם אזרחים שרצו לממש את זכותם להתחתן, אנחנו שם ראינו קפיצה אדירה ברגע שפתחנו את אולמות האירועים. לא ראינו את אותה מגמה ואפילו לא קרוב לזה מהרגע שנפתחו חדרי הכושר. אז מה אני מבקשת בסך הכול? וגם אחרי שהם נסגרו, גם לא היה שינוי. סליחה, תראי את הגרף, זה ממש לא מדויק. למה את אומרת? זה שלכם, אם הייתי יכולה לשדר את זה הייתי - - - הבהרה, כשאנחנו מדברים על חדרי כושר אנחנו מתכוונים גם לסטודיואים, לפילטיס, מחול ויוגה, כשאנחנו אומרים חדרי כושר זה כל ענף הכושר כי אנשים מרגישים שאנחנו לא מדברים עליהם, גם המתאמנים, גם הילדים וגם המבוגרים.

בדיוק, חשוב החוגים. אנחנו מתייחסים לכל הענף הזה, זה ענף גדול. מה-17.6 - - - לא, אני לא מדברת מה-17.6. אמיליה, בואי תהיי איתי שנייה, את חייבת להיות איתי רגע. אני רק איתך. חדרי הכושר נפתחו ב-7.5, מה-7.5 עד ה-17.6, אנחנו רואים שיש יציבות מבחינת התחלואה, זאת אומרת אנחנו לא מזהים שום התפרצות שנבעה מתוך זה שחדרי הכושר חזרו לפעול. שלא בדומה למה שראינו אחרי שפתחנו את אולמות האירועים ב-14.6,

אנחנו נבדוק שבועיים אחר כך וחודש אחר כך ואנחנו נמצאים במציאות הזו, ראינו התפרצות מרשימה, עד כמה שאפשר לקרוא לזה ככה. אני איתך ואני חושבת שאני מסתכלת, תראי את הגרף, במאי היה 0.4% ואנחנו עלינו ל-1.7%, 1.8%. זה לא אותו דבר,

אלה הנתונים. זה נכון, אני אקריא לך אחד אחד. זה עדיין - - - אז כן הייתה עלייה.

נניח שכל מי שנדבק באותה תקופה נדבק בחדרי הכושר, עדיין זה לא מצמצם לי את היקף התחלואה של היום, כשאנחנו מדברים על אלפים. יכול להיות שאנחנו לא שמים את האצבע במקום הנכון. וגם אחרי שסגרתם - - - שלא תבינו אותי לא נכון, אני יודעת שהממשלה רוצה לצמצם מפגשים והתקהלויות, בואו נעשה את זה במקומות הנכונים. אני הרי יכולה לייצר מציאות בחדר הכושר, אין לי שם התקהלות, כל אחד מתאמן עם עצמו, אפשר להגביל את זה בצורה משמעותית, שגם לא יהיה אותו היקף של מתאמנים היום, שיהיה פחות. זאת אומרת אנחנו כן יכולים לייצר מציאות שהם יחיו לצד הנגיף ולא להגיד להם: תקשיבו, בניסוי וטעייה אולי אתם תועילו לנו במשהו, בואו ניקח 100,000 אנשים מהענף הזה ונשים אותם כקורבן לטובת צמצום התחלואה, כשאנחנו לא יודעים מה התוצאה של זה.

אם חדרי הכושר כל כך מסוכנים, כשסגרנו אותם אז היינו צריכים לראות ישר תוצאות של ירידה ואנחנו באותו מצב, אנחנו בקו. אז סימן שהם לא באמת משפיעים. הנתונים כל הזמן נבחנים ביחס למצב התחלואה הנתון. אנחנו לא אומרים שאירוע של 250 איש באולם שווה ערך לרמת סיכון של אימון בחדר כושר, אבל אנחנו כן כל הזמן בוחנים ביחס למצב התחלואה הנתון וביוני באמת היו הרבה הרבה פחות חולים במדינת ישראל ממה שיש היום. לכן לאפשר לחדרי הכושר - - - אבל אז סגרנו את חדרי הכושר. אנחנו כן יודעים שיש רמת סיכון בחדרי כושר כי אין בפנים מסכות וזה חללים סגורים - - אנחנו נפתחנו במאי,

לא מקשיבים. - - כל הדברים שאמיליה הרחיבה עליהם וגם ד"ר אניס ופרופ' גרוטו הרחיבו עליהם. כל הדברים האלה יש להם משמעות אחרת כשאנחנו מדברים על נתוני תחלואה בהיקפים אחרים לגמרי ממה שהיו בחודש יוני. זה לא משכנע, אני מצטער. אנחנו מנסים, אנחנו לא רוצים לסכן, אין לנו מטרה לסכן, אבל זה ממש - - - רוצים להתייחס לסקר? מה שאנחנו מנסים להגיד שיכול להיות שהשיימינג שפה קרה לחדרי הכושר ולסטודיו, שזה מקור ההדבקה, לפי מה שאנחנו רואים על שולחננו, לפי נתוני משרד הבריאות, זה לא בדיוק המקום לתחלואה. יכול להיות שהפעילות שלכם, אנחנו מבינים את ההיגיון, אבל יכול להיות שאתם פשוט בכיוון לא נכון. שיימינג זו מילה מדויקת. זה פשוט סקסי לסגור אותנו, זה הכול. שיימינג זו מילה מדויקת, יוליה, זה מה שעשו לנו. שיימינג היא מילה שממש ממש לא מתאימה, אבל כל מקור הדבקה, כל מקום הדבקה שאנחנו מאתרים אותו ושאנחנו יודעים שהוא היה גם מקום הדבקה במקומות אחרים בעולם אנחנו רוצים למנוע אותו. אבל אין לנו עדויות, הבאתם לנו עדויות מהעולם? בוודאי.

35 נדבקים - - - בעולם היו דיווחים על התפרצויות בחדרי כושר. בריקודים סלוניים. הבא שיתפרץ יהיה בחוץ. אני אעביר לכם רשימה של התפרצויות - - - למה לא הבאתם לנו את זה עד עכשיו? אנחנו כבר שבוע מתבחבשים בדבר הזה. אני הבאתי את זה באחת המצגות שהצגתי, אתם פשוט לא הגעתם לשקף הזה.

אנחנו הגענו, הייתה שם התייחסות - - - זה הופיע, אני כתבתי באותו שבוע - - - בסדנת זומבה. אני כתבתי רק באותו שבוע כמה התפרצויות דווחו בחדרי כושר במקומות שונים בעולם, זה היה בדרום קוריאה, בארצות הברית.

בוודאי, זה כל הזמן מתפרסם. בארצות הברית זה לא דוגמה, עם כל הכבוד. הרי לא סתם אנחנו מתייחסים לחדרי כושר ולא למשהו אחר, כמו שצוין כאן.

חבר הכנסת מיקי לוי ואחר כך אני ארצה להתייחס לסקר הסרולוגי. תודה רבה, גברתי. אני מנסה להבין את הצד שלכם ואני מודה שאני לא כל כך מצליח ואני הולך למתווה שדיבר עליו פרופ' לוין, ואלאק, אם התגלה חדר כושר או פילטיס וסטודיו, איזה עוד סוג יש? יש יוגה, יש סטודיו למחול. אנחנו מתייחסים, אגב, בשיח לכולם. אם התגלה לצורך העניין בצפון תל אביב, בחדר הכושר,

תגידי לי, או במרכז תל אביב,

כי אשתי הולכת בכלבו שלום, ובאותה שכונה יש התפרצות, אז אנחנו נסגור את אותו מועדון באותה שכונה, נכניס את זה לצו, נעשה עם זה מה שאתם רוצים. אבל אנחנו לא מסוגלים, כנבחרי ציבור, לבוא ובאבחת גרזן להגיד שאנחנו הולכים לפגוע בענף שלם כשאין הוכחות. עולה כאן פרופ' איתן פרידמן והוא, עם כל הכבוד, הוא מדבר גם כרופא, מביא מחקרים ומדבר איתי על בריאות הנפש, ואני לא מומחה לבריאות הנפש,

אנשים ישלחו יד בנפשם כי הם לא יוכלו להוציא את כל מה שהם צריכים להוציא. אני אומר לכם, תראו לאן הכיוון של הוועדה, תגלשו איתנו, תבואו תגיעו איתנו להסכמה שאם לצורך העניין, לא יודע איפה יש חדרי כושר, אבל בצפון תל אביב יש חדר כושר גודל, או מרב דיברה על חדר כושר גדול באופקים - - - במודיעין. לא משנה, זה לא רלוונטי. ובשכונה ההיא, אם זו עיר קטנה, אם בעיר תהיה תחלואה והתפרצות, אז באותו מקום כן נסגור את הפילטיס ואת הסטודיואים ואת חדר הכושר, אבל אתם לא יכולים לבוא לבקש מאיתנו את יודעת מה, גברתי? במעלית יותר מסוכן. אני לא עולה במעליות אפילו אם אני צריך לעלות שמונה קומות, הרבה יותר מסוכן במעלית, כולם נושמים אחד על השני, גם כשיוצאים ואני נכנס לבד עדיין אני נושם ונוגע במה שאחרים עשו. ואוטובוס עוד יותר חמור. שלחו לי כמה תמונות של התו הסגול, ההשקעה של בעלי חדרי הכושר בזה שהם עשו מחיצות, יותר טוב מהדברים האלה, בין מכשיר למכשיר. תבואו תגידו מכשיר כן מכשיר לא, הם יכולים - - - זה כבר מכשיר כן מכשיר לא,

כשהייתי קטן,

לא היו בתי ספר אז אנחנו הלכנו לבית ספר במשמרות, משמרת א', משמרת ב'. גם זה כבר יש. גם זה כבר יש. יש להם רישום מדויק, הם בודקים חום. תביני, אנחנו לא יכולים ולא נצביע נגד הסגירה - - - לא, לא נצביע בעד סגירה. כן, בעד הסגירה, נצביע הפוך. אנחנו נצביע בעד פתיחת חדרי הכושר, שאני אהיה ברור, והפילטיס. תבואו איתנו, תקבעו מתווה, תגידו מה אנחנו יכולים לעשות. באמת תלכו איתנו יד ביד ואני אומר לך, זה פשוט יפגע בנו. אני אפילו לא מסתכל על הצד הכלכלי, אני מסתכל על המתאמנים, אני מסתכל על הציבור הישראלי, אני מבין שאפשר גם לעשות בחוץ, אני לא עושה בחוץ, אשתי הורגת אותי ויש לי בעיה,

מה אני יכול לעשות? אני מבקש מכם בואו תגידו לנו איך לפתוח, איך לסגור אנחנו יודעים לבד. נכון, זה בדיוק מה שאני רציתי להגיד. אילו זה היה כל כך פשוט אז מקומות כמו ניו יורק היו פותחים כבר ובכל זאת זה עדיין סגור. ניו יורק היא לא דוגמה. אתם יודעים שבספרד, בברצלונה, עדיין סגור. זאת אומרת זה לא כל כך פשוט. אבל בניו יורק הם פתוחים. אמיליה, הרבה נתונים,

שאת מקבלת הם לא באמת נכונים. אנחנו הולכים ובודקים אותם אחרי הוועדה. אני לא יודע מי מסמס לך או מי נותן לך את הנתונים, אבל הם לא באמת נכונים.

אני מוכרחה להגיד לך - - - לא, אני לא בא בטענות אלייך. זה כמו ששאלו אותי לגבי הנתונים ואני הסברתי בדיוק לגבי הנתונים ולמה יום אחד זה ככה ויום אחרי זה לא בדיוק. אני גם רוצה להסביר לגבי מה שאני אומרת, קודם כל יש דינמיות, מה שאני אומרת לך עכשיו יכול להיות שזה ישתנה,

אני תמיד אומרת למתי זה מעודכן. גם אצלנו,

לא ראינו תוצאות, אז עכשיו אפשר לפתוח. זה בדיוק המצב שאצלנו. אז אני יכולה להגיד לך רשימה כזאת - - - אם ראינו שלא הייתה השפעה על התחלואה והוכחנו את זה היום - - - תקשיב, לפני שבאתי היום אני אתמול גם הסתכלתי איפה זה פתוח ואני מסכימה איתך שיש הרבה מקומות שזה פתוח, לצערי המצב האפידמיולוגי אצלנו הוא לא כמו אצלם. אבל הכול נופל עלינו? אבל אנחנו באמת בקו ישר, אנחנו לא רואים שדווקא חדרי הכושר - - - איך אנחנו בקו ישר?

שדווקא חדרי הכושר הם שהשפיעו, שזה הגורם המשפיע על התחלואה בארץ. ענף הכושר, סליחה, כל ענף הכושר. לא אמרתי שהם הגורם היחיד שהשפיע,

גברתי, יש לי הערה מאוד חשובה. קדימה, רק אל תמחזרו את השיח, אני נותנת לכם כי אני מנסה לעבד פשוט את כל המידע שיש כאן ואני עדיין רוצה לקבל התייחסות לסקר הסרולוגי. אני רוצה לדבר עם ד"ר אמיליה ולהסביר, ואנחנו גם מדברים לציבור, תקשיבו, לא צריך להתייחס לאזרחי ישראל כמו לאהבלים, הם לא סתומים ולא מטומטמים ולא מטומטמות, הכול בסדר. אם בן אדם גר בעיר מסוימת, לצורך הדוגמה ירושלים, בשכונה מסוימת שהוא יודע שיש שם אחוז הדבקה, כי אנחנו יודעים, אנחנו גרים בקהילה, ויש לו שם חדר כושר, אז בן אדם יעשה את החשבון שלו, ללכת או לא ללכת. לא, גם אני מוכן לסגור. מלחמות לא מנצחים עם הצבא,

מי שמנצח מלחמות זה עם. אם כבר אנחנו הולכים לדוגמאות כאלה. אם העם יבין את הלוגיקה, אם אנחנו נסביר לאנשים, אנשים יהיו שותפים לכל ההגבלות האלה, לכל השיח הזה, גם נאמין שהם ברי דעה והם לא סתומים, אז אנחנו ננצח. כשממשלה, אני לא מדברת עלייך באופן אישי, כשאת מקבלת החלטות שרירותיות בלי היגיון

זה לא היא מקבלת את ההחלטות, תפסיקו להפנות אליה.

לא, אני אמרתי את זה - - - משרד הבריאות. אמרתי, כשאנחנו, הממשלה מקבלת החלטות בצורה כזאת תהיה התנגדות טבעית. זהו, זה המצב.

תפרסמו נתונים לגבי שכונות, אותו בעל עסק, הוא לא רוצה להסתכן, אם הוא יודע שיש לו התפרצות בשכונה, איפה שהוא נמצא, הוא יחשוב פעמיים אם לפתוח, איך לנהל את העסק הזה. תראו בציבור ובבעלי העסקים שותפים כי אחרת הסגירות השרירותיות האלה, זה פשוט לא יעבוד. את יודעת, כל מה שאת עושה בכוח תמיד הציבור מוצאים דרך איך לעקוף. תבינו את זה, זו המציאות.

תודה רבה, חברת הכנסת מלינובסקי. אפשר לקבל התייחסות לסקר הסרולוגי, בבקשה?

מה שאנחנו עושים זה סיקור לאומי של כ-75,000 איש שהמטרה שלו זה לקבל תמונה מייצגת לגבי שיעור הימצאות הנוגדנים לקורונה בקרב האוכלוסייה. הסיקור הזה מתבצע על ידי כל ארבע הקופות והמטרה שלו היא להעריך את היקף התחלואה באוכלוסייה כולל מקרים שלא אובחנו מכל סיבה שהיא בזמן אמת, למשל מישהו שהיה א-תסמיני ולא פנה לרופא, או מישהו שהיו לו תסמינים ולא פנה בזמן אמת לרופא ומצבים נוספים. הסיקור הזה כולל התייחסות לקבוצות גיל שונות, למיקום גיאוגרפי, למצב סוציואקונומי, לגודל ולאופי היישוב באמת כדי שנוכל לקבל תמונה עד כמה שיותר טובה לגבי המצב בכלל האוכלוסייה. למרות שאנחנו התחלנו את זה לפני כשבועיים אנחנו כבר הגענו לכמחצית מכמות הנדגמים שאנחנו מתכננים. כל נדגם ממלא גם שאלון קצר. בנוסף לבדיקת הדם שאנחנו לוקחים לו הוא גם ממלא שאלון קצר שיש שם פרטים רלוונטיים, למשל האם הוא אובחן כחולה קורונה בעבר, האם היה בחו"ל, האם היו לו תסמינים, האם היה בבידוד, כל דבר שהוא רלוונטי מבחינתנו בבואנו לנתח אחר כך את הנתונים. התוצאות האלה מועברות למשרד הבריאות ואנחנו עובדים על העיבוד שלהן. זאת אומרת שעד היום היו כ-35,000 שנדגמו. כי הסקר מדבר על 70,000. סדר גודל. כ-75,000, אנחנו 35,000. מה התוצאות שיש עד עכשיו? כי ראיתי שהן פורסמו הבוקר. אני לא יודעת מי פרסם את התוצאות - - - זה שלכם.

לצערי, כרגע לא יכולה לבוא ולהגיד לכם מה התוצאות, וזה לא כי אינני רוצה, אלא משום שזה לא יהיה נכון ואני אסביר מדוע. למשל יכול להיות שעד עכשיו נדגמו יותר אנשים מגיל מסוים מאשר האחוז המתוכנן שלהם בגודל המדגם, או נדגמו יותר מיישובים מסוימים מאשר היה מתוכנן על פי כלל המדגם, ואז מה שאני אציג לכם אלה יהיו נתונים שהם מוטים ולא נכונים.

עוד קצת סבלנות - - - הם לא מוטים, הם נותנים - - - לא, אם הם לא מייצגים את מה שהם אמורים לייצג בסופו של דבר אז יש כאן הטיה. לכן אנחנו כבר באמת התקדמנו, ברגע שאנחנו נסיים את המדגם אנחנו בוודאי נפרסם את כל הנתונים שהם נתונים מאוד מאוד חשובים, כמו שכולנו מסכימים. יש לי שאלה, כתוב כאן שהמחקר כבר הסתיים על ה-70,000. הערכה ראשונית דיברה על 50,000 בני אדם - - - אני יכולה להתייחס רק לעובדות שאני יודעת אותן,

אני לא יכולה להתייחס למה שפורסם, אני לא יודעת מי פרסם. אני אומרת לך באחריות שאנחנו דגמנו כרגע רק כמחצית מהנדגמים המתוכננים. מאיפה הפרסום הזה, יפעת? אני לא יודעת מי פרסם. מי פרסם את זה?

מטריד אותי ממש, ממש אבל, ככל שאנחנו מתקדמים בדיונים שאי אפשר לשים כל הזמן את הדאטה על השולחן, שהיא תמיד מאוד מעורפלת, וזה לא משנה, ואני אלך איתך שנניח שמדובר שחצי שנדגמו, אז או שיש פה דיסאינפורמציה, או שמישהו לא נותן את כל התמונה. אני לא מכוונת אלייך, אני מדברת גם על מה שאת מקבלת מבחינת האינפורמציות והנתונים השונים. הכי הכי חמור בעיניי זה שאנחנו כל הזמן לא יכולים כביכול להסתמך גם על מה שיש כי אולי זה לא ייתן תמונה מלאה,

כי זה אולי יתמוך בעצם באיזה שהיא עמדה שהייתה מאוד מאוד מובהקת כאן. ולמה אני אומרת את זה? כי בסוף אם זאת תמונת המצב שבינינו מסתובבים כ-200,000 אנשים, ואני לוקחת את ההתייחסות הפחות מחמירה, כי הם דיברו על בין 200,000 ל-300,000, אם יש פה 200,000 אנשים שמסתובבים שיש להם את הנוגדנים זה אומר שאנחנו נמצאים באירוע שהוא קצת שונה ממה שאנחנו עכשיו והמחירים שאנחנו משלמים עליו מבחינה חברתית וכלכלית הם עצומים בכמה מונים מאשר האירוע הבריאותי עצמו, שהוא חמור. הוא חמור, ואני אגיד את זה כל הזמן ותגידו שאני חוזרת על עצמי, ודווקא כאן אני מרשה לכולם לחזור על זה כל הזמן, אנחנו באירוע חמור בריאותי, יש כאן מגפה, אנחנו חייבים להילחם בה, אנחנו חייבים להישמע להנחיות. ואני לא אומרת את זה מן הפה ולחוץ ואני אמשיך להגיד את זה בכל מקום שרק אוכל, אבל עדיין, כשאנחנו שמים את זה בפרופורציה אל מול המחירים הנוספים שאנחנו משלמים התחושה שלי היא שאנחנו לא מצאנו את הדרך הנכונה להתמודד עם כל המשברים שיש לנו כאן על השולחן. אז הערה למשרד הבריאות, תנסו להיות יותר שקופים עם הנתונים, זה גם ייצר יותר אמון, נוכל לקבל החלטות שהן יותר נכונות. בתחושה שלי כרגע אנחנו לוט בערפל, אנחנו מקבלים החלטה רק על סמך מה שיש לנו ויכול להיות שיש אגב יכול להיות שיש נתונים שהם יותר חמורים והיו גורמים לנו לקבל החלטות אחרות ואנחנו לא יודעים אותם. נכון, על התאבדויות. אני ביקשתי בדיון הקודם מידע על התאבדויות ועל תרופות לדיכאון. אני לא באמת יודעת מה קורה כאן. אבל את יכולה לספר על הסקר הזה?

ביחס לשנה הקודמת, כמה מקרי אובדנות היו וכמה מרשמים לתרופות נגד דיכאון. אלה נתונים שביקשנו. גם זה ייתן לנו מידע. ער"ן פרסמו נתונים ויש עלייה והיא מאוד משמעותית. 70 ניסיונות התאבדות לעומת - - - בתקופה הקודמת.

אני אומר לכם מה אני מציעה ואני מבקשת מכולם לכבד את בקשת הוועדה. שמענו פה הרבה מאוד דברים נוספים גם על מה ששמענו בעבר ואנחנו נמצאים בסיטואציה שאנחנו באמת צריכים לקבל בצורה אחראית ושקולה את ההחלטה הנכונה עבור כולם וכשאנחנו אמרנו שאנחנו נהיה מקצועיים ואחראים אני התכוונתי שאנחנו נעשה את זה בכל שלב, גם בשלבים שזה פחות נוח, לצורך העניין. לכן אני ארצה שאנחנו נצא רגע להתייחס, אנחנו חברי הוועדה, נצא להפסקה של רבע שעה ואני כן רוצה לנסות אולי להגיע בכל זאת לאיזה שהיא הסכמה. אני אשמח מאוד אם אתם תעשו את זה גם מול המשרד, של בניית מתווה מתאים ונכון לחדרי הכושר, לסטודיואים, לכל החוגים, של מחול ופילטיס ויוגה וכל מה שנכנס תחת המטרייה הגדולה הזאת שבסופו של דבר לא הבאתם חלוקה לפי תת ענפים, ואנחנו נחזור לכאן בעוד רבע שעה ונחליט כיצד אנחנו מצביעים. הערה קטנה לגבי חלוקה כי זה נאמר בדיון שעבר על הסטודיו, שיש החרגה של הפעילויות שמוסדרות בצו בריאות העם (הגבלת מוסדות חינוך) ולכן חוגים לילדים יכולים לפעול לפי התנאים שם. אם הם בתוך בית ספר. הם יכולים לפעול?

גם אם זה חוגים - - - חוגים לילדים היום כבר יכולים לפעול? יש הגבלות על חוגים של גילאי ה' ומעלה, אם אני לא טועה - - - כיתה ה' זה לא ילדים? אני מבקש גם שתתקיים התייעצות בעניין הסגירה בסופי השבוע ביישובים הערביים.

אנחנו הולכים לדבר על כל מה שעלה כאן בדיון, אני מבקשת לצאת להתייעצות של רבע שעה. לצערי הרב אין פה חברים מהקואליציה. אנחנו צריכים לפטור את החוגים של המחול וההתעמלות לילדות וילדים.

- - - כי כרגע ירדו להם עבירות על הפרה. כמובן זה יחזור לקדמותו ביחד עם החזרת

אני יודעת שצופים בנו, שומעים אותנו, רואים אותנו ובאמת אזרחי ישראל פתאום מבינים שיש פלטפורמה שכן שואלים שאלות ודורשים תשובות וזה הכי חשוב. תודה רבה, חברת הכנסת מלינובסקי. תודה רבה, גברתי. אני חושב שהוועדה הזו, לאחר באמת עשרות שעות, אולי מאות שעות, של עבודה מאומצת, מסודרת, מלווה במחקרים ובהצעות של אנשי מקצוע מן השורה הראשונה בראשותך, הרשי לי גם לתת לך כאן בהחלט שאפו ענק, מצאה את האיזונים הנדרשים, אני חושב שזו המילה הנכונה, בין הבריאות, התחלואה, לבין הכלכלה, איך למנוע קריסה של ענפים שלמים במשק ומאידך לשמור על בריאות הציבור. הייתה לנו פה אחריות ממש בלתי רגילה. אני פונה לציבור הישראלי, עבדנו עבורכם, עבדנו עבורכם, תעזרו לנו לשמור על ההוראות כדי שאותם ענפים שהצלחנו לפתוח כלכלית ימשיכו לעבוד,

תיכף תשמעו על מה הצבענו עכשיו, בבקשה שתפו פעולה עם ההוראות הבריאותיות כדי שהמשק הישראלי ימשיך להיות חזק,

האיזונים שהגענו אליהם הם איזונים מצוינים. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת ג'אבר, בבקשה.

אני לא רוצה להישמע כמי עושה הספד לוועדה - - - לא, אנחנו ממש לא במסיבת סיום, חברים, יש הרבה עבודה לפנינו.

הוועדה הזאת זו ועדה שעבדה באופן מקצועי, באופן מצוין, אני חושב שאנחנו, למרות הניסיון למשוך את השטיח מתחת לרגליים שלנו נמשיך לעבוד ונמשיך לבקר את עבודת הממשלה והחלטותיה. לגבי הנושאים הספציפיים, אני חושב שאנחנו כאן חייבים להגיד לממשלה באופן הברור ביותר שביישובים הערביים בשבוע הקרוב אנחנו חוגגים את חג הקורבן, אל אדחא, ולכן אנחנו מבקשים באמת להחריג את היישובים הערביים במיוחד כדי לאפשר לאנשים להתכונן לחג. זו דרישה, לדעתי, מאוד מאוד נורמלית ואי אפשר שנעשה דין נצרת כדין תל אביב,

תודה רבה, חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה.

אחרי באמת שעות אינסופיות של דיונים כאן בוועדה אנחנו הוכחנו גם שאנחנו לא חותמת גומי, שהוועדה הזאת באמת יודעת לנהוג באחריות, אחריות מלאה, עם באמת החלטות קשות. שמענו את כל הצדדים באחריות. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להגן על הציבור גם ברמה הבריאותית, אך גם ברמה הכלכלית וקיבלנו פה את ההחלטות עם איזונים מאוד מאוד עדינים וככה צריכה לנהוג גם הממשלה. מה שהממשלה לא עושה אנחנו עושים כאן בוועדה. כך צריכה גם להתנהג דמוקרטיה, שהוועדה בכנסת שיש לה באמת את היכולות תפקח על הפעולות הלא נכונות או השגויות של הממשלה. אני חושב שהן כן שגויות, אני חושב שרוב הממשלה יודעים את זה. בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אנחנו כאן הגוף השפוי היחיד שנשאר בכל המנגנון הזה - - לא,

יש עוד הרבה אנשים - - - - - שנותן לאנשים תשובות, שנותן לאנשים איזה שהיא תקווה שיש אנשים שבאמת דואגים להם. ואני באמת שמח שכולנו כאן התנהגנו באחריות, באמת תודה לכולם. אני מקווה מאוד שנמשיך לפעול הלאה. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי. תודה, גברתי. אני שומעת את הדברים של חבריי וחברתי פה וזה ממש מרגיש כמו מסיבת פרידה. ממש לא, תיכף אני אומר על זה כמה דברים. זה מאוד מתסכל ואני רוצה להגיד שהוועדה, קודם כל כל הכבוד לך, חיזוק ידיים לך, אני חושבת שהובלת פה דיונים שהם באמת היו כל כך ענייניים וכל כך בגובה העיניים, והצפייה, אנחנו רואות ורואים את זה, הרי הצפייה בדיוני הוועדה, זה הפך להיות ממש אחד הדברים הנצפים ביותר, ובצדק, משום שזה המקום היחידי בתוך כל כאוס הקורונה שבו התקיים דיון שגם התקיים לא בצעקות, אלא בדיון באמת. גם נשמעו דברים, גם אם הם סותרים, גם אם הם לא עקביים, אבל נשמעו הרבה נתונים, ניתן פתחון פה וניתנה במה להרבה מאוד גורמים שבדרך כלל לא מקבלים את הבמה,

שמענו הרבה מאוד זוויות וחוויות חיים של אנשים. עכשיו, זה מה שצריך להיות הרגיל, זה לא אמור להיות כל כך יוצא דופן, זו אמורה להיות ההתנהלות הרגילה בכנסת ומול ממשלה. עכשיו, החוצפה הלא תיאמן של הממשלה הזאת, של נתניהו-גנץ, פשוט להוציא את ועדת הקורונה - - - אל תיכנסו לזה. - - שעשתה את העבודה הזאת, מחוק הקורונה הגדול בשביל שלא יגיעו אלינו הצווים החדשים ולא נוכל לנהל את הדיונים האלה היא,

שערורייה. זאת פגיעה עמוקה מאוד,

בזכות של הציבור לקבל את מה שמגיע לה ולו, מהממשלה, מהכנסת, מהמדינה הזו. זאת פשוט באמת פגיעה אנושה ובלתי סבירה בעליל. חברים, לא כל הוועדות מחוקקות.

הכול בסדר, אנחנו לא הדברים התקיימו מול הממשלה. לצערי, למרות הניסיונות שלנו ושלך להתנהל מול הממשלה בצורה עניינית ובצורה מקצועית הם כל הזמן לקחו את זה למקום הלעומתי ולמקום המתנגש ולכן אנחנו נמצאות ונמצאים כאן. אני רוצה להגיד לסיום,

אני מאוד מאוד מקווה שכמה שיותר מהר ייפתחו כמה שיותר אזורים וסקטורים בהגבלות, מתוך זהירות, אבל כמה שיותר, משום שמרקם חיים חייב להתקיים. זה אינטרס לבריאות הציבור, לכלכלה הישראלית, להמשך החיים כאן הנורמליים ונורמליות היא דבר מאוד חשוב על כל אי הנורמליות הכרוכות בה. דבר שני, אני רוצה להגיד כאן את מה שלא בסמכותנו, לפרוטוקול, אחת, זה להוסיף את אולמות המופעים הגדולים ששוב נסגרו. חבל, במקום של 2,300 איש להושיב 500 אישה ואיש ברווחים של שורה וברווחים של שני כיסאות בין זוגות, אני לא מבינה למה לא עושים את זה. זה, שוב, עוד פגיעה מתגלגלת ומתמשכת. ודבר אחרון, הפיצוי הכספי. זה שעדיין אין פיצוי סגור לאולמות, לזוגות, למגזר התרבות, חברות וחברים, עולם התרבות כולו מרוסק על הרצפה, מרוסק.

אנחנו דיברנו פה על חדרי הכושר שלא - - - אנחנו נעשה את זה בדיונים הקרובים,

בדיוק, יש למה לצפות. אז כאמור, הבה נצביע, נפתח מה שאפשר לפתוח בהקדם ונתקדם בחיים.

אז ראשית אני רוצה להתייחס לדברי חבריי ואני אומרת את זה גם למי ששומע, ממש לא למהר להספיד את הוועדה. אני מזכירה לכולם שכשהתחלנו את הוועדה זה לא היה ישר לחקיקה, קיימנו כאן דיונים מאוד מאוד מהותיים. אנחנו נמשיך לעסוק בליבת החיים של האנשים לצד הקורונה או בצל הקורונה, אנחנו נמשיך לשאול את השאלות הקשות, אנחנו נמשיך להביא את משרדי הממשלה לכאן כדי לתת דין וחשבון לאזרחים ואנחנו נפקח על עבודת הממשלה כפי שנדרש מאיתנו ככנסת, עם צווים ובלי צווים. אני מזכירה לכם שיש עוד חקיקה חוץ מצווי הממשלה, שגם היא מיועדת להגיע לכאן, ואנחנו בהחלט נמשיך לעשות את עבודתנו כפי שעשינו אותה עד היום, במקצועיות, באחריות ובצורה עניינית. כרגע החוק שלנו בתוקף, צריך לציין. נכון, והחוק שלנו גם עדיין בתוקף.

אמנם יש איזה שהיא אופציה לקצר אותו אם יביאו תקנות כאלה - - - לא משנה, אנחנו עדיין בתוקף ואנחנו גם,

לא פועלים רק מתוקף הצו הזה או החוק הזה, לוועדה יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, דווקא ובמיוחד בתקופה הזו ואנחנו נמשיך לעשות אותו. אני רוצה להסביר רגע על ההצבעה לפני שאנחנו עוברים טכנית להצבעה. מה שאנחנו החלטנו זה להחריג את האטרקציות התיירותיות, את הרכבל, את המוזיאון וחללי התצוגה, את גני החיות - - - למעט מתקנים. אני אומר אחר כך את הכול כשאנחנו נצטרך להצביע, את כל המגבלות האלה של סוף השבוע אנחנו בעצם נחריג ונאפשר את פתיחתם. אני מוכרחה לומר שמשרד הבריאות בעצמו ביקש גם כן להתייחס לנושא של המוזיאונים וביקש את ההחרגה שלהם, כך שגם ברמה הזו יש לנו את התמיכה וההבנה שחשוב שזה יקרה. לגבי חדרי הכושר אנחנו מגבילים את הצו, או לצורך העניין מאפשרים את פתיחתם ביום ראשון בבוקר, בשעה שש בבוקר, מתוך כוונה לתת את הממשלה את הזמן לגבש מתווה לפתיחה שיוכל לענות גם על הצורך וההגנה על הציבור מבחינה בריאותית ולצד זה להמשיך לתת לענף לפעול ולקיים בעצם את פרנסתו. וכמובן יחד עם זה תחזור העבירה הפלילית שהייתה קיימת וכרגע בוטלה ברגע שאסרו את הפעילות. כן, את ציינת את זה בהתחלה. אני רק נתתי את הקונספט כדי שיבינו על מה אנחנו מצביעים כי עכשיו אנחנו נעשה את זה בצורה המשפטית ואתם תראו את כל מה שנכנס בעצם בתוך ההצבעה. אז אני מבקשת להצביע על הצו תוך החרגה של סעיף קטן (11) רכבל, סעיף קטן (10) אטרקציה תיירותית, סעיף קטן (8) מוזיאון וחללי תצוגה, למעט מתקנים ומוצגים שניתן לגעת בהם ומיועדים לילדים, אלה יישארו אסורים, סעיף קטן (6) גן חיות, ספארי, פינת חי, ואנחנו מחריגים את סעיף (ג) איסור הפעלה גורף על חדרי כושר לרבות מקום המשמש לפעילות ספורט או מחול ובכלל זה סטודיו תוך החרגת ספורטאי תחרותי, זה בסוגריים סעיף 1(3)(א), סעיף 1(ב)(2). אנחנו בעצם מצביעים על הצו תוך החרגה של כל מה שאמרתי כשחדרי הכושר, ההחרגה שלהם או הפתיחה שלהם תתאפשר בשש בבוקר ביום ראשון. מה עם מסחר? אני תיכף אתייחס, כי זה לא בהצבעה. שישה בעד. מי נגד? אין נגד. מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה בעד 6 נגד אין נמנעים אין אושר אני מבקשת מהממשלה לדון בישיבה שצפויה היום בכל הנושא של מסחר בסופי שבוע, חנויות,

שווקים קמעונאיים תוך התייחסות לקניונים סגורים אל מול קניונים או מתחמים פתוחים, בעיקר בחברה הערבית, כדי לאפשר לאזרחים שם, שיש להם חג בעוד שבוע, לפרוס את הקניות שלהם על פני כל הימים האלה ולא לייצר איזה שהוא צוואר בקבוק בימות השבוע. אנחנו נשמח מאוד אם הממשלה תתייחס גם לנקודה הזו. והכי הכי חשוב, אני רוצה להזכיר לכולם גם בסוף הדיון הזה, אנחנו במגפה, אנחנו במצב חירום, יש אחריות מאוד מאוד גדולה על הכתפיים של כולנו, לא בכדי אנחנו קיימנו כאן שעות של דיונים כדי לקבל באמת את ההחלטה הנכונה עבור הציבור, גם בריאותית, אבל גם כלכלית חברתית, ולכן אני פונה אליכם באמת מדם ליבי, תשמרו על ההנחיות, על כללי הריחוק החברתי, תעטו מסכות, תיקחו אתם את האחריות האישית שלכם. אני אומרת לכם בכנות, אתם המפתח להצלחה שלנו בהתמודדות עם הנגיף ורק איתכם אנחנו נוכל באמת לנצח אותו. אז תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.